כ"ט בחשוון תש"ע, 16 בחודש נובמבר

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי-הסוהר (תיקון מס' 4), התש”ע 2009, הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 9), התש"ע 2009. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4) (מיזם חקלאי-תיירותי משולב), התש"ע 2009, של חבר הכנסת ישראל חסון וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 56) (שמות רחובות), התש”ע 2009, של חבר הכנסת אריה אלדד. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/1760/18

הצעת חוק בתי-המשפט (תיקון, מספר השופטים בבית-המשפט העליון) התש”ע 2009, מאת חברי הכנסת מיכאל בן-ארי ויריב לוין, הצעת חוק

אי-חישוב סיוע של קרובי משפחה מדרגה ראשונה בתשלום משכנתה כהכנסה), התש”ע 2009, מאת חברי הכנסת מרינה סולודקין

הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון, נציג האוכלוסייה הערבית בוועדה מייעצת), התש''ע 2009, מאת חבר הכנסת אחמד טיבי,

זכות ערעור על החלטות מוסדות שיפוט

אתה הוא זה שהולך לנמק את בקשת סיעת קדימה להביע אי-אמון בממשלה. אתה יכול להתחיל לדבר ואני אתחיל להפעיל את השעון רק מרגע ששרים ייכנסו לכאן, ואלה השרים אשר יענו. בינתיים אתה יכול לדבר ולהעשיר את הצופים שלנו ואת אזרחי ישראל בדברים שאתה רוצה לומר. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני לא אתחיל בנושאים. אני רוצה לדבר על המסגרת ועל הצורה. אני מוכרח להגיד שהממשלה התגאתה, השר התורן,

אבל לעומת זאת הוא לא משיב על הצעת האי-אמון ולכן אנחנו צריכים לחכות לשר אלי ישי. אדוני מבקש להשיב? אם אתה משיב, הוא יתחיל לדבר לעניין. הממשלה התגאתה בעובדה שנקבע תקציב דו-שנתי. אני מחזיק ברשותי רשימה ארוכה מאוד של דברים חיוניים, גם לדעת הממשלה, שלא יוכלו להתבצע לפני סיום שנת 2010 מחוסר תקציב. שמענו עכשיו, אני לא יודע את כל הפרטים, על איום של ישראל ביתנו בנושא קליטת העלייה. אני לא יודע באיזה סכום מדובר ואני לא יודע מה החשיבות, אבל זה רק אחד הסימפטומים. אני לא יודע מי עונה להצעת האי-אמון. השר אלי ישי אמור לענות ולכן אתה יכול לדבר כמה שאתה רוצה עד שהוא יגיע. אם אתה רוצה שאני אכריז על הפסקה, לא. עד שהשר אלי ישי יעלה ויבוא אני אתחיל בנושא המדיני ואפטור אותו מהעניין הזה. השר ברק, אני מוכרח להגיד לך שאני בטוח שאתה מסכים אתי שאנחנו צריכים להגיע למצב של חיים טובים באזור שבו אנחנו חיים. יש לנו מצפון את ה"חיזבאללה" ואנחנו רחוקים מכך, יש לנו בדרום את ה"חמאס" ואנחנו רחוקים מכך, יש לנו את אירן אי-שם במזרח ואת סוריה בצפון-מזרח, ואנחנו רחוקים מכך. ישנה רשות פלסטינית, רשות פלסטינית שהיתה מעוניינת בקיום משא-ומתן אתנו שהתקיים עד לעלייתה של הממשלה שאתה נמנה עמה. והנה, קמה הממשלה הזאת והיתה עקשנות משני הצדדים, השר ברק, ומישהו היה צריך לוותר. מישהו היה צריך לעשות ולקרוא לאבו מאזן, או שאבו מאזן יקרא לנתניהו. לפי דעתי, הממשלה שאתה חבר בה הרבה הרבה הרבה יותר חזקה מהממשלה שאבו מאזן עומד בראשה. היכולת שלך, היכולת של הממשלה הזאת לקרוא לאבו מאזן ולעשות את אותם דברים נדיבים שעליהם דיבר אתמול ראש הממשלה, הרבה הרבה יותר קלה מהיכולת של אבו מאזן לוותר על עמדות הפתיחה שלו. מאחר שמדובר במשא-ומתן ישיר ורציף שיביא תוצאות, מישהו צריך לעשות את הצעד הראשון. לצערי, בנימין נתניהו, כשעלה לשלטון לא דיבר על שתי מדינות לשני עמים. הוא דיבר על כך יותר מאוחר. אם היה עושה זאת ביום הראשון, כפי שאנחנו רצינו, לפי דעתי היינו במצב אחר. מאחר שהוא לא עשה את הדברים, בנקודת הזמן הזאת, כאשר יש כוונות אפשריות, לדעתי, שהנושא יעלה לעצרת הכללית, זה לא טוב לאף אחד. זה לא טוב להם ולא טוב לנו. צריך לעשות את הצעד הראשון, ואני לא מרגיש שהצעד הראשון נעשה עכשיו. אני חושב שכל ממשלה שלא תחתור לשלום, צריך להביע בה אי-אמון, ואני חושב שאתה הראשון שצריך להסכים עם הדברים שאמרתי עכשיו. אני מאוד מצפה שהממשלה שבה אתה חבר ומשפיע תעשה הכול על מנת לשנות את הדברים. זה בנושא המדיני. האם אדוני מוכן להתחיל בנושא? אחרת אני אתן לך. אתה לא חייב להפסיק את דבריך בדיוק כשהשר בא, אבל אם אתה רוצה להתחיל בהרצאת הטענות לאי-אמון, אני אפעיל את השעון. אני רוצה להתחיל בטענות שלי לאי-אמון.

מאה אחוז, מאה אחוז. כבוד שר הביטחון וחברי ורעי סגן ראש הממשלה צריכים להבין בממשלה, שאני מבין שאתם עסוקים מאוד, אבל הכנסת היא לא תוכנית כבקשתך. היא מתחילה ב-16:00 והשר שמשיב צריך להיות ב-16:00, עם כל ההערכה והאהבה הרבה שלי. אני הייתי כאן. לא, לא, אתה צריך להיות כאן כי אתה השר התורן.

התשובה השנייה או השלישית ולכן הייתי בפגישה אצל ראש הממשלה. אני לא יודע מי אמר לך. את סדר-היום הכנו, המזכיר ואני, ביום חמישי, ומאותו רגע הוא לא השתנה.

דרך אגב, הוא לא משתנה למרות לחצים רבים.

עכשיו נתחיל בהצעת אי-אמון של סיעת קדימה. דיברתי בנושא המדיני וניצלתי את ההזדמנות שהשר ברק נמצא פה לומר מדוע אני חושב שהממשלה הזאת ראויה לאי-אמון. אני שמח מאוד, אדוני היושב-ראש, שהשר ישי נמצא פה כדי לענות, משום שחלק גדול מהדברים שלא מטופלים כראוי במדינה הם באחריות משרד הפנים. אני שמח לראות ששר האוצר נמצא פה. אמרתי קודם ואני אומר עכשיו: התגאית בעובדה שיש תקציב דו-שנתי, ואני אקרא בפניך רשימה שחלקה הגדול כולל דברים שמוכרחים לעשות מוקדם ככל האפשר. אני רוצה להתחיל בנושאים הללו ולומר אותם, ואני חושב שבמצב הזה צריך לעשות מעשה. הנושא הראשון הוא מענקי האיזון. בנושא מענקי האיזון לא נלקחו בחשבון כל הצרכים של הרשויות, ואנחנו נמצאים עכשיו בפני שוקת שבורה. די אם נזכיר את מה שהיה אתמול עם הרשויות הבדואיות, די אם נזכיר את מה שהיה בכנס בצפון עם הדרוזים. אנחנו חייבים לקום ולעשות מעשה כלפי הרשויות החלשות. אני מדבר על אנשים שלא מקבלים משכורות. שר האוצר, אנשים במדינת ישראל לא מקבלים משכורות ולאף אחד זה לא מזיז. בממשלה של 30 שרים, אם לשר הפנים אין יכולת להקיף את כל הנושאים, ששר אחר יעשה כל אחד מהנושאים שאני אמנה עכשיו על מנת לתקן את הדברים. מעבר למענקי האיזון ואי-תשלום המשכורות היתה שביתה קטנה, אולי לא כל כך בולטת, לא שביתה אלא מחאה, מחאה מוצדקת, של כיבוי אש. אני חושב,

שאתה תסכים אתי שהציוד שלהם מיושן ותקנים שאושרו להם על-ידי משרד הפנים לא ממומנים על-ידי האוצר. התוצאה יכולה להיות הרת אסון, ואני לא יודע אם מישהו מטפל בנושא הזה. מן הראוי שבממשלה של 30 שרים, אחד מהם יטפל בסוגיה הזאת ובסוגיה הזאת בלבד. היתה הסוגיה של ילדי העובדים הזרים. במקום לשבת ולקבל החלטה אמיצה בממשלה, מה שמאפיין את הממשלה הוא לא להחליט. דחו את ההחלטה בשלושה חודשים ועכשיו דחו אותה עד לסוף השנה. כולנו יודעים מה זה ילדים על מזוודות, כשהם לא יודעים איפה עתידם ייקבע. אדוני שר הפנים,

של החקלאים בערבה, שאף פועל לא יכול להגיע אליהם. הגיעו אליהם פועלים שעברו את הגדר ממצרים ואחרי שבוע חזרו חזרה, הפסיקו לעבוד במקום. הממשלה לא עמדה בסיכומים לגבי הפועלים התאילנדים שיכלו למלא את התפקיד הזה, וכתוצאה מכך יש בעיה לקטוף את הפירות ולשרת את הכלכלה. כנס שדרות מתחיל מחר, והאלוף במילואים עוזי דיין דיבר הבוקר. שמעתי אותו מדבר על כך שבעיית הבעיות של מדינת ישראל, כפי שאזרחי ישראל חושבים, היא בעיית האלימות. והנה אנחנו ניצבים בפני צורך רציני מאוד על דעת כולם להגדיל את תקציבי המשטרה. אני לא יודע מתי זה יהיה, שר האוצר. האם אתה מתכוון או לא מתכוון להגדיל את תקציבי המשטרה? לפי מיטב ידיעתי, תקציבי המדינה עומדים להיות מקוצצים, ובמקום לראות במשטרה גוף שהוא לפחות כמו הצבא, יש לנו צבא אחד ויש לנו משטרה אחת, איש לא מדבר על הגדלת תקציבה של המשטרה. שלא לדבר על משכורותיהם של השוטרים, שהן מתחת לכל ביקורת והגיע הזמן לתקן אותן. היה טיפול במס הבצורת. אני אישית משוכנע בצורך לחסוך מים והייתי גם בעד מס הבצורת, אבל כשדיברו על מס בצורת חשבתי שהולכים להטיל אותו על כל האוכלוסייה במידה שווה, ולא על חלק מהאוכלוסייה כן ועל חלק מהאוכלוסייה לא. בסופו של דבר, מי שנפגע היה דווקא האוכלוסייה החלשה. מס הבצורת הזה היה מוצדק,

אם הוא היה מחולק כהלכה והיינו במצב אחר. אני מבין גם את המחיר של מים מותפלים. אני יודע שמים מותפלים עולים יותר וזה צריך לבוא ממקום מסוים, אבל היה צריך לעשות סינכרוניזציה בין שני הדברים הללו בצורה ברורה, בצורה בהירה.

במקום לשבת ולחשוב איך לעשות את הדברים, עשתה את הדברים ביעף. גם ביטלתם ביעף את המע"מ על פירות וירקות. זאת איננה הדרך שבה הציבור ייתן אמון בממשלה שלו, וחבל. אני מוכרח להגיד שישנו נושא הגז במפרץ חיפה. זאת סוגיה שקיימת ועומדת על הפרק. משרד התשתיות לא הצליח להביא את הגז למפרץ חיפה. שמענו על תחלואים כאלה ואחרים מאחר שהגז לא מגיע לחיפה. הממשלה הזאת לא מצליחה לעשות את הדברים, ובמקום למנות שר אחד שיטפל רק בזה, הכול מגיע לראש הממשלה, וראש הממשלה לא מקבל החלטות. המדינה פשוט לא מתקדמת. אני רוצה להמשיך הלאה, דובר רבות על גבול מצרים, על הצורך למנוע חדירות מגבול מצרים. אז דובר, אז מה? דובר על מחסום כזה או אחר בגבול מצרים. מעבר לדיבורים לא שמענו שום דבר. שמענו בימים האחרונים על השביתה של נכי צה"ל. השביתה מתנהלת ואני לא רואה ולא יודע מה נעשה בנושא הזה. יש משא-ומתן.

יש משא-ומתן? בסדר, משא-ומתן זה טוב. יש שביתה של הקלדניות בבתי-המשפט וישנו נושא הביטוח של האופנועים. לגבי הביטוח של האופנועים אני רוצה להבין, האם מישהו בדק כמה אופנועים יש וכמה קטנועים יש במדינת ישראל? אני חושב שהיה צריך להפריד בין גובה הביטוח שמוטל על האופנועים לבין מה שמוטל על הקטנועים, משום שלפי דעתי התאונות החמורות יותר הן דווקא אצל אלה שנוסעים על אופנועים ולא על קטנועים. צריך היה למצוא דרך ומוצא מהעניין הזה ולא לראות את המחזה שראינו אתמול בנתיבי-איילון ובכבישים אחרים. שמענו עכשיו, אני לא יודע פרטים,

האיום של שר החוץ ליברמן בנושא תקציבים לעולים. אני לא יודע במה מדובר, אני לא יודע כיצד הממשלה תטפל בזה. שומעים אתכם עד כאן. חבר הכנסת אדרי וסגן השר וילנאי, שומעים אתכם עד כאן. זאת רק רשימה קצרה של הדברים שקיימים. אני מוכרח להגיד שאנחנו היינו בממשלה עד 1 באפריל, ואפשר לשאול: מה אתם עשיתם כממשלה? דבר ראשון, בחלק מהדברים לא מן הנמנע שהאופוזיציה דאז הלקתה אותנו מפה ועד להודעה חדשה. דבר שני, אני שואל את עצמי: האם בכל נקודה ונקודה יש טיפול כהלכה בממשלה כל כך גדולה? אפשר לחלק את העבודה בכל נושא ובכל עניין ולהגיע לסיכום. אחת הבעיות היא שלא רוצים לקבל החלטה. אני לא רוצה לדבר על הנושא של היועץ המשפטי לממשלה, לפצל את התפקיד, לא לפצל את התפקיד, שבו אין החלטה. אני מדבר על כל הנושאים שמניתי שבהם אין החלטה, אין בהם התקדמות, אין חזון, ומן הראוי, לפי דעתי, אמרתי את זה בשעתו גם לראש הממשלה, שבכל סוגיה וסוגיה יהיה שר שיגיע לפתרון הבעיה, מאחר שיש הרבה שרים, ושתהיה החלטה לממשלה הזאת, כן פופולרית או לא פופולרית. בנושא אבו מאזן, אני אומר את זה בסוף דברי, אם בנימין נתניהו עם ממשלה חזקה לא יעשה מהלך לטובת אבו מאזן היותר חלש, לא יהיה משא-ומתן בינינו לבינם וזה יפגע לא רק בהם אלא בראש ובראשונה גם בנו. לכן אני מציע שראש הממשלה יתייחס גם לנושא הזה, או השר אלי ישי שמשיב במקומו.

כבוד השר, יש לנו עוד הצעת אי-אמון, האם אדוני רוצה להשיב בנפרד? בבקשה, ברצון. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני אתייחס לעניין הרשויות המקומיות בלבד, היות שאני נמצא באמצע פגישה עם ראש הממשלה, אבל אני אכבד את מה שמוטל עלי מפאת דרישת הכנסת

גם על הצעת האי-אמון הבאה אתה משיב, אדוני. על הצעת האי-אמון לגבי העובדים הזרים ישיב שר האוצר.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, השר גדעון עזרא, יש לי אליך באמת הערכה אמיתית ואני מכיר אותך הרבה שנים ומקרוב. אתה מעלה נקודות שממשלת ישראל אמורה להתמודד אתן, כמו כל הבעיות שממשלות בישראל והעומד בראשן אמורים להתמודד אתן, לתת את הדעת ולקבל החלטות. ראש ממשלה בישראל זה הג'וב הכי קשה בעולם, ומטבע הדברים ממשלה, ככל שתהיה גדולה או קטנה אמורה להתמודד, והיא נבחנת בסופו של דבר בדרכי הפעולה שלה, בהחלטות שלה, אם הצליחה או לא הצליחה. והממשלה באמת פועלת רבות, יש דברים שמצליחים יותר, יש דברים שמצליחים פחות, כמו בכל ממשלה, כמו בכל משבר, ואני הייתי בכמה ממשלות ישראל. לעצם הנושא של השלטון המקומי, ואגב עוד כמה נושאים, דיברת על כיבוי אש, על קיצוץ בביטחון, כל סדרת הקיצוצים לא החלה לפני כמה חודשים, היא החלה לפני כמה שנים, בממשלה שגם אתה ואני ישבנו בה ביחד. עניין הכבאות לא קרה כי פתאום קרה משבר בכבאות, אלא זה עניין של שנים רבות. אני לפחות יודע ששלוש שנים הייתי באופוזיציה, שלוש שנים הייתי בממשלה, לא כשר הפנים,

ונושא הכבאות לא קיבל טיפול במהלך כל שלוש השנים האחרונות שאתה ואני היינו באותה ממשלה.

הממשלה הזאת אמורה לתת טיפול ותשובות, ואני נפגש אחר כך עם ראש הממשלה ועם שר האוצר, ועם כל המגבלות התקציביות הקשות ביותר שיש בעקבות המשבר העולמי, אני מעריך שבעזרת השם גם פה יימצאו פתרונות ויינתנו מענים. כרגע אני לא יודע לומר איך וכמה,

עכשיו לשלטון המקומי, כנ"ל.

לא נכון שלא ניתן טיפול לכבאות. לא ניתן שום תקציב בשנים האחרונות, להוציא דברים שוטפים.

המכונות, המכשור, כוח-האדם, הכול שם קשה מאוד. אני לא מסתיר ולא מטייח. אדוני שר הפנים, אתה טועה. בגין מלחמת לבנון השנייה קיבלו, בגין המלחמה,

קיבלו תקציבי ענק והחליפו הרבה מהציוד. ואחר כך יש רפורמה שלמה שמונחת שלא הסתיימה.

חבר הכנסת בר-און, אני מכיר את כל התוספות שהיו אז. התוספות ניתנו בגין מלחמת לבנון השנייה ו"עופרת יצוקה", אבל תאמין לי שזה מזערי ביותר. אי-אפשר בזה להחזיק את הכבאות. הכבאות במצב קשה ביותר. כל מלה פה מיותרת. נכון שיש בעיה אתם, עם ההסתדרות, איך להגדיר אותם מבחינת זכות השביתה או לא. זו בעיה ידועה. בזה תתקבל החלטה בממשלה הנוכחית, בעזרת השם. יש רפורמה ויש הקצבה, אגף תקציבים תקצב את הרפורמה. חד-משמעית, אין לבוא בטענות למשרד האוצר. משרד הפנים הניח את זה, ומי שתקע את זה היה מי שדאג לרווחת העובדים בניגוד לדעת העובדים. חבר הכנסת בר-און, נכון לרגע זה הממשלה הקודמת לא גמרה את הטיפול והממשלה הנוכחית התחילה בתקווה שהיא תסיים את זה בצורה הנכונה והטובה. לכן נבחרה ממשלה בישראל והיא אמורה לתת את המענים לטפל בדברים האלה.

אני מודה לך על ההערה ועל התיקון, השר בר-און. לגבי העניין של השלטון המקומי, כנ"ל. השלטון המקומי נמצא באמת במשבר עמוק, משבר קשה,

יש סכנה לתשלום משכורות בחודש הזה ובחודש הבא. זה היה גם בחודש שעבר, וזה הולך ועולה. הגענו להסדר חלקי עם משרד האוצר יחד עם משרד הפנים לתוספת של כ-100 מיליון שקלים שיפוי לרשויות החלשות מדרגה סוציו-אקונומית 1 6. זה בעצם נותן מענים לחלק לא מבוטל מראשי ערים שנמצאים במצב קשה מאוד, אבל זה לא ייתן את הפתרון.

חבר הכנסת בר-און, אלא אם כבוד השר מסכים, זה לא שעת שאלות ותשובות או שיחה בינך לבין השר, למרות שאני אומר לך שכל הערותיך, גם מהצד של שר האוצר וגם מהצד של שר הפנים, אתה מכיר היטב. וגם אמרתי שהממשלה הזאת לא אשמה. שמעתי ברוב קשב. זו לא ישיבת ועדה. השר לשעבר בר-און אומר בעניין הכבאות שהממשלה הנוכחית לא אשמה.

שהגינותו רבה והוא צריך להישמע. הוא לא יכול להשמיע את זה כי אין לו מיקרופון. אני מאוד מעריך את הגינותך, חבר הכנסת בר-און. בעניין השלטון המקומי אמרתי שיותר מ-100 מיליון שקל עוברים,

יעברו ממש בימים אלה לשלטון המקומי, לאותם יישובים מדרגה סוציו-אקונומית 1 6. תוכניות הבראה, יש הבנה עם שר האוצר שמשרד הפנים יתוקצב ויבוצעו תוכניות הבראה עם השלטון המקומי על כל עיר ועיר בפני עצמה, בגין תוכנית הבראה שתתקיים בעבורה במשרד הפנים, בשיתוף משרד האוצר והשלטון המקומי. לגבי מענקי האיזון, אני לא מסתיר, יש שבר גדול. היתה שורה ארוכה של קיצוצים במהלך כל השנים האחרונות, גם בממשלה שאתה היית חבר בה, זאב בילסקי, וגם בממשלה שישב בה גדעון עזרא, ועכשיו אנחנו במשא-ומתן עם האוצר יחד עם השלטון המקומי להגיע, למרות המשבר הכלכלי הגדול והקשה בעולם, שלא דילג על ישראל, למרות הכול אני מאוד מקווה שאכן יימצא פתרון לסיים את 2009, לא היה קיצוץ במענקי האיזון שלוש שנים. מה לא היה קיצוץ? איפה אתה חי? היו 3 מיליארדי שקלים, לא היה. אתם לא מדברים על אותו נושא. חבר הכנסת וקנין, השר לשעבר רוני בר-און אומר שלא היה קיצוץ, ובצדק. לא היה קיצוץ ברזרבת שר, זה נכון. לא רק זה, מענק האיזון,

אני מדבר על רזרבת שר. אני מדבר על מענק האיזון. לא, תקשיב טוב. אתה בקי בוועדת הכספים, אתה פרלמנטר מצוין,

באמת בקי במספרים, ואני מעריך זאת מאוד, אחד האנשים הצנועים והבקיאים ביותר שיש בבית הזה ואני מעריך את זה,

הוא דיבר על רזרבת שר. לגבי רזרבת שר הוא צודק. כשאני הייתי שר הפנים, ב-2000 2003 רזרבת שר היתה 170 מיליון שקל. היום יש לי מיליון שקל וגם שם יש לכאורה קיצוץ. אני לא יכול לתפקד במשרד הפנים בלי רזרבת שר ולתת את המענים בשעות האלה, ברגעים האלה שהרשויות לא יכולות לתת משכורות. לכן התקדמנו עם משרד האוצר הן עם השיפוי החלקי והן בתוכניות ההבראה.

ואני מאמין שבעזרת השם נוכל גם להגיע לפתרונות על הרזרבה, יש כבר דין ודברים עם שר האוצר ואנחנו בכיוון הזה. לגבי קיצוץ במענקי האיזון, היה הסכם והסדר בין השלטון המקומי לבין משרד האוצר. אמרתי את זה פה מעל הדוכן בשבוע שעבר.

ההסכם,

האם ההסכם כלל את כל הדרישות?

האם יש מצוקות נוספות שלא נכללו בהסכם?

אבל נחתם הסכם. למרות חתימת ההסכם האוצר שחרר חלק מתקציב שהיה במשרד הפנים לשיפוי. אני מאוד מקווה ש-2009 תיגמר ונגמור את החודש-חודשיים שנותרו לנו, ואני מאמין שבזה נגיע להבנה ולהסכמה. כל הבעיה תהיה ב-2010. הדיון שמתקיים כרגע בין משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר הוא על 2010 והסיום של 2009. אני כשר הפנים אומר לך שהמצב באמת קשה, המצוקה אמיתית. ביישובים שלא מתנהלים נכון, אמרתי את זה מעל הדוכן ואני אומר את זה שוב, אני אפזר מועצה.

להקים ועדת חקירה ולפזר מועצה. יישוב שמתנהל נכון וטוב, אבל בגין הקיצוץ הוא לא יכול לעמוד בתוכניות הבראה או שהוא לא יכול לשלם משכורות, ראש עיר כזה שמתנהל נכון אין לי שום כוונה להקים לו ועדת חקירה, היות שהוא מתנהל נכון. כבוד השר, זה לא הולך, הם מתמוטטים. חבר הכנסת בילסקי, אתה דיברת פה בשבוע שעבר, מדם לבי. ונאמת מאוד טוב ושמעתי ועניתי לך. עכשיו אני רוצה להשיב על הצעת אי-אמון שסיעתך מגישה. היה היום בוועדת הכספים נציג שלך, דיבר שם ואמר: אין לנו גרוש אחד לתוכניות הבראה. כלומר, שגם אם אתה רוצה לפזר, הדברים מתקדמים הרבה יותר מהר ממה שאתה חושב. כשהפקיד אמר שאין כסף לתוכניות הבראה, עכשיו אני אומר לך שעכשיו יש כסף לתוכניות הבראה. הנה, שר האוצר נמצא פה, על-פי סיכום שלי אתו. כבוד השר, כבוד סגן ראש הממשלה ושר הפנים, הבעיה הקשה ביותר היא לגבי רשויות שהחזיקו מעמד והיו יכולות לקיים את עצמן ולא היו צריכות את תוכניות ההבראה,

בגלל הקיצוץ של מענקי איזון ומענקי שר היישובים הופכים להיות נצרכים.

אני לא רוצה, שלומי מאוזנת, באמת.

חבר הכנסת בילסקי, בוא לא ניכנס כרגע לפרטים כאלה או אחרים, אם זה בדרום או בצפון, ירוחם, נתיבות. אין כמו סגן ראש הממשלה ושר הפנים שיודע על מה, נתיבות תשלם משכורות גם החודש, גם בחודש הבא. אני מקווה שאצלך, בשורות טובות וחדשות טובות. מכל מקום, לגבי אותם יישובים שהיושב-ראש מדבר עליהם,

דווקא במקומות, בדברים שהיושב-ראש מעלה פה, זה נכון, יש יישובים שאולי עשר שנים ברציפות,

מתנהלים בצורה מאוד נכונה, כבר קדנציה או שתיים, בחלק גדול מהמקרים זה אותו ראש עיר שמתנהל נכון וטוב, וגם מצוין. בגלל הקיצוץ במענק האיזון הוא נקלע למצב שהוא לא יכול לשלם משכורות.

ההישג שהיה עם האוצר בעניין השיפוי כולל את היישובים האלה, שאתה מדבר עליהם, למשל נתיבות שהזכרת, היא כנראה תשלם משכורות, היא תשלם משכורות גם בנובמבר וגם בדצמבר, בעזרת השם. אבל לומר לך שהפתרון נמצא?

הפתרון יימצא? בעזרת השם כן. וזאת סדרה של דיונים עם האוצר, חלק מהבעיות נפתרו וחלק ייפתרו בימים או בשבועות הקרובים.

היה שר פנים שעמד פה, לפני שהוא עלה לגדולה עוד כשר האוצר, והיה אומר: צריך לעזור לאלה שיכולים לעזור לעצמם. אלה שמסרבים לעזור לעצמם, אני לא יכול לעזור להם. ושמענו אותו, היינו באופוזיציה,

כי היה היגיון בדברים האלה, אפילו שאנחנו לא היינו מאוהדיו הראשונים.

אבל הקיצוץ הדרמטי במענקי האיזון, כמעט 50% נכון,

וזה דבר שהוא, היה בתקופה שאני לא הייתי שר הפנים. היה פה שר הפנים פורז, בממשלה שגם הם היו חברים בה. היושב-ראש, הוא צודק, הורידו ל-2.4%. היה גם שר האוצר.

ושם היה קיצוץ דרמטי של 50% ממענק האיזון, מ-4 מיליארד ל-2 מיליארד.

ושם כל הבעיה, ומפה התחיל הקלקול, פה התחילו כל ההאשמה וההסתה נגד השלטון המקומי, שכביכול כולם מושחתים ומתנהלים לא נכון.

היום אנחנו צריכים לתקן את הקלקול שנעשה באותו זמן. תודה, אדוני. אדוני יכול ללכת. המצב הולך ומידרדר למצב כזה, נכון.

שתצטרך פתאום תוכניות הבראה חדשות במקומות שבהם לא העלינו על דעתנו שנגיע למצב כזה.

תראה,

כשאני התלבטתי בין משרד הפנים לתמ"ת, פעם השר בר-און אמר לי: אתה לא מבין איזה משרד קיבלתי, הוא היה שר הפנים, אחר כך נהיה שר האוצר, הוא אמר: אתה לא יודע מה זה תמ"ת. הוא צדק ולא רק הוא אמר לי את זה, אלא עוד כמה אנשים אמרו לי את זה.

אבל באתי למשרד הפנים כי אני יודע שזה אתגר. יש שבר גדול מאוד במשרד. עם כל השבר הכלכלי העולמי, אני מאמין שבעזרת השם נמצא את הפתרון.

תודה רבה לסגן ראש הממשלה. אנחנו נשמע עכשיו את הצעת האי-אמון שינמק חבר הכנסת ניצן הורוביץ, וכותרתה: מדיניות ממשלת ישראל בנושא העובדים הזרים, הצעת אי-אמון מטעם סיעות מרצ ורע"ם-תע"ל חד"ש בל"ד. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברי חברי הכנסת, אנחנו ניצבים עכשיו, בארץ, בפני שוקת שבורה סביב סוגיית העובדים הזרים, שנובעת ממה שאנחנו קוראים לו "מדיניות הדלת המסתובבת". מה עיקרה של מדיניות הדלת המסתובבת? ייבוא במקביל לגירוש. ייבוא של עובדים זרים וגירוש עובדים זרים. זה לא התחיל היום. זה למעלה מעשור מדיניותה של מדינת ישראל בכל הקשור לעובדים זרים, שאותם היא בוחרת להביא לתחומה: יש כאן איזה שקר שמסתובב, שהעובדים האלה כביכול מגיעים,

נופלים עלינו מהירח, רובם הגדול של הזרים שנמצאים במדינת ישראל הגיעו לארץ דרך נמל התעופה בן-גוריון, על ויזה. מצד אחד מביאים את העובדים, את מהגרי העבודה הללו, ומצד שני מגרשים אותם. ההבאה של מהגרי עבודה ועובדים זרים נעשית תוך הפעלת לחצים בלתי פוסקים מצד קבלני כוח-אדם, שגורפים הון עתק לכיסיהם על חשבון אותם עובדים, שמוכנים לשלם כל סכום תמורת הזכות לעבוד כחוק בישראל. הגירוש של מהגרי העבודה, של הזרים, נעשה על חשבון משלם המסים הישראלי, תוך סיכון חייהם של לא מעט מהמגורשים, שטרם הצליחו להרוויח כאן את הסכומים שלוו טרם בואם לארץ. רק כדי לסבר את האוזן: תקציב הגירוש לשנת 2010, שנה אחת בלבד, הוא 50 מיליון שקל, של היחידות שעוסקות בכך, של מתקני הכליאה,

של הטיסות וכו'. ממשלות ישראל, וודאי הממשלה הזאת, אחראיות לעלייה הדרסטית והמתמשכת במספר האשרות לעובדים זרים.

מגרשים כאלה עם אשרות, או שהאשרה נגמרה?

האשרה היא נאמר לחמש שנים, אבל היא מותנית בכבילה למעסיק. ברגע שהעובד עוזב את המעסיק, למשל כשהמעסיק נפטר,

כשהמעסיק מתעמר בו, או שהוא מתעלל בו, ויזה.

ואז הוא הופך ללא חוקי, הוא מועמד לגירוש, ובמקומו אתה מביא חדש. אבל זה הסכם בינו לבין,

משרד הפנים עצמו הציע, ובעצם קיבל, את מה שנקרא הקמת מאגר.

כשמגיעה הנה עובדת סיעודית מהפיליפינים כדי לטפל בזקן, עד שהיא לומדת את העברית, עד שהיא מכירה את קופת-חולים, עד שהיא מסתדרת אתו, נאמר אחרי שלוש שנים משהו בתנאי האשרה לא מסתדר, והיא הופכת לבלתי חוקית. אתה מסלק אותה ומביא אחרת, שצריכה שוב ללמוד מחדש את כל הסיפור הזה. משרד הפנים, ביוזמתו אפילו, ובהסכמת ארגוני העובדים וארגוני הסיוע, הציע, ובעצם התחייב, ואפילו התחיל, להקים את אותו מאגר. העובדים כבר נמצאים בארץ,

עם המעסיק המסוים הזה זה לא מסתדר, תפנה אותם למעסיק אחר. לצערי המאגר לא פועל, ויש אינסנטיב כל הזמן לגרש עובדים ולהביא חדשים, בגלל אותה תנועה של תיווך ודמי עמלה. חבר הכנסת הורוביץ, אני עוצר, כדי שזה לא יהיה על חשבונך. בין השאר הדבר נובע מכך שאותו עובד שמתפנה אחרי שלוש שנים, ויש לו עוד שנתיים, לא הולך למאגר. הוא מייד מוצא לעצמו מקום אחר לעבוד בו.

אם אכן היתה סינכרוניזציה בין העובד לבין המאגר, וכל אחד היה יודע שכאשר הוא סיים את תפקידו הוא לא צריך לעזוב את הארץ,

אלא לבוא ולהירשם במקום אחר, כדי שיהיה פיקוח,

הבעיה היא שמשרד הפנים לא מפעיל את המאגר. למעשה, השנה המאגר פעל חודש אחד בלבד. הוא לא מעודכן, לכן הוא לא פועל. הבעיה של העובדים הזרים גם נסמכת על איזה מין הנחה, שהיא מאוד מעורערת בעיני, שעובדים ישראלים, יש סוגים של עבודות שבהן הם לא מוכנים לעבוד. טוענים: ישראלים לא רוצים לעבוד בחקלאות. טוענים: ישראלים לא רוצים לעבוד בסיעוד. טוענים: ישראלים לא רוצים לעבוד בבניין. אני, אדוני היושב-ראש, מחזיק כאן ביד רשימה, פה, ברשימה הזאת, יש משהו כמו, אני הדפסתי רק דף אחד, זו רשימה של יותר מ-1,000 אנשים, בעיקר עובדות ערביות, שפוטרו בשנה האחרונה מעבודות חקלאיות, ובמקומם הובאו עובדים זרים, במקרה הזה תאילנדים. לכל סקטור במשק, פיליפיניות זה סיעוד, תאילנדים זה חקלאות, סינים זה בניין, וייטנאמים זה מסעדות אתניות וכו'. ולמה? למה אותן עובדות ישראליות, שנמצאות כאן והן עכשיו באבטלה, לא מועסקות בענפי החקלאות השונים בארץ? פשוט משום שמעסיקים מעדיפים להעסיק עובדים זרים.

אדוני היושב-ראש, התמכרנו לעבודה זולה, שלפעמים,

וכשאנחנו מדברים, זורקים מספרים, 300,000, אפילו 350,000 זרים שהיום נמצאים כאן במדינה וכבר מתחילים להיות אחוז משמעותי מאוכלוסיית ישראל, אנחנו צריכים להבין, ויש כאן ניסיון עולמי, ברגע שאתה מכניס הגירה למדינה, ולא משנה איך אתה קורא לה: עובדים זרים, עובדים אורחים, עובדים ארעיים, עובדים זמניים,

אחר כך מאוד קשה להוציא את ההגירה הזאת. מאוד קשה.

הם בני-אדם, מקימים משפחות, נולדים ילדים, נוצרת תלות של המעסיקים,

וקשה מאוד אחר כך לשנות את זה. כדי לפתור את בעיית העובדים הזרים צריך לעשות שלושה דברים, שלמעשה מוסכמים על כל הגורמים שעוסקים בתחום הזה.

להקים את אותו מאגר, כדי שעובדים שכבר נמצאים כאן, אפילו בתקופת הוויזה שלהם, יהיה אפשר להפנות אותם למעסיק אחר ולא נצטרך לגרש אותם ואז להביא במקומם עובדים אחרים. אני מניח שאתה מבין, אדוני היושב-ראש, למה עושים את זה. שמעתי מספר, ששוק התיווך בתחום העובדים הזרים מגלגל משהו כמו 300 350 מיליון שקל בשנה, יש אנשים שמכניסים את הכסף הזה לכיס, ופשוט כדאי להם, כדאי להם שמדינת ישראל תגרש את העובדים ותביא אחרים במקומם. דבר שני שצריך לעשות הוא עידוד עזיבה מרצון. אני רוצה לומר לכם, ואני נפגש הרבה עם קהילת העובדים הזרים, רוב רובם של העובדים הזרים לא רוצים להיות ישראלים ולא רוצים להישאר כאן, לא רוצים להצביע בבחירות לכנסת ולא רוצים להפוך לחלק מעמנו. הם באים לכאן לתקופה מסוימת, רוצים להרוויח כסף ולחזור לארצותיהם. אבל לפעמים, כדי לעודד עזיבה מרצון, במיוחד אחרי כמה שנים שהאיש שוהה כאן, ובטח כשנוצרים קשרים, אתה צריך לתת לו איזשהו פרק זמן. אתה צריך לתת לו אפשרות לפחות להחזיר את אותם דמי תיווך שהוא שילם בארצו. אומרים שהיום בסין אתה צריך לשלם משהו כמו 20,000 דולר רק עבור הזכות להיות עובד זר בישראל.

עובד סיני שמגיע הנה לכמה שנים, השנתיים-שלוש הראשונות שהוא עובד כאן, הוא פשוט חוסך כדי להחזיר את אותם דמי תיווך בארצו. כדי לעודד עזיבה מרצון, ואני מכיר פשוט מקרים ספציפיים שפנו אלי ואמרו: אנחנו מוכנים לעזוב. תנו לנו חצי שנה, חצי שנה שנארגן את עניינינו ונעזוב מרצון, גם את זה משרד הפנים לא מוכן לעשות. הדבר השלישי והחשוב ביותר זה עידוד עבודה ישראלית. דיברתי לא מזמן עם מלונאי באזור ים-המלח. באחרונה פוטרו שם מאות עובדים ישראלים, בעיקר ערבים, ולקחו עובדים זרים. במקרה הזה אלה היו סודנים ואריתריאים שהגיעו דרך הגבול עם מצרים. ואמר לי אותו מלונאי, שאלתי אותו: אם אתה כל כך צריך עובדים, יש לך עובדים ישראלים, הרי פיטרת אותם. הוא אמר: במשכורת שאני משלם לעובד ישראלי אחד, אני יכול להעסיק שלושה זרים. אותם זרים לא רק עובדים בעבודות הקשות, הם גם לא מתלוננים, הם גם לא מגישים שום תביעות, אפשר גם לדפוק אותם ולנצל אותם, ויש כאן פשוט תופעה מבישה של התמכרות. גם בעניין החקלאות. הרי יש לי פה רשימה,

של עובדות ערביות ישראליות שמוכנות לבוא היום מאום-אל-פחם ומקלנסואה, ולעבוד בחקלאות. אמר לי חקלאי: כן, אבל הן רוצות כל ערב לחזור הביתה. עובדים תאילנדים, מלינים אותם במקום. הם לא רוצים לחזור הביתה, אתה לא צריך להסיע אותם, אתה לא צריך לשלם להם. הם במקום. אז בוודאי שמעדיפים להעסיק אותם, זה פשוט יותר זול ויותר נוח. אבל בסופו של דבר, אם אנחנו חושבים כחברה שהפתרון כאן לתחומים מסוימים שרק הולכים וגדלים, כמו סיעוד, כמו חקלאות, כמו בניין, כמו מסעדנות, כמו בידור, כמו כל עבודה אחרת, תשתיות וכו' יבוא על בסיס עבודה זרה, שזה יהיה פתרון כלכלי, אדוני שר האוצר, שאנחנו נעסיק זרים במקום עובדים ישראלים כי הם פשוט יותר זולים, יש כאן טעות אחת גדולה. אני יושב בוועדת העובדים הזרים, ומדי שבוע מופיעים נציגי לובי כזה או אחר ובוכים ממש לפעמים בדמעות: תגדילו לנו את המכסות לסיעוד, תגדילו לחקלאות, תגדילו לבנאים,

קבלנים יתאבדו וחקלאים יתאבדו, ואנחנו לא מסוגלים לקיים את העסקים בלי עובדים זרים. ובאותה נשימה, לפעמים גם אותם אנשים ממש, אומרים: אבל אנחנו לא רוצים לראות מהגרים מול העיניים. אנחנו לא רוצים קהילות זרות, אנחנו לא רוצים שכושים יסתובבו ברחובות, אנחנו לא רוצים שהם יבנו כנסיות ומסגדים, אנחנו לא רוצים שהם ייפלו לנטל על שירותי הרווחה ועל שירותי החינוך, אנחנו לא רוצים להתמודד אתם. מה קורה כאן? רוצים לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. רוצים עבודה זרה, עבודה זולה, עבודה נוחה, ומצד שני לא רוצים את המהגרים. אין דבר כזה בשום מדינה וגם פה זה לא הולך. מי שמכניס הגירה לישראל חייב להבין שהעובדים האלה נשארים כאן, ואחר כך להוציא אותם זה מאוד מאוד קשה, וכדאי לנו ללמוד מהניסיון העולמי. או שמצד שני לא רוצים לשלם לישראלים, לא רוצים לתת את התנאים. עובד זר ממוצע, בוודאי מה שנקרא מסתנן או כזה שחודר מהגבול וגם אחרים, הם לא מקבלים אפילו את שכר המינימום, לפעמים חצי משכר המינימום, גרים עשרה בדירה,

אפשר לעשות את הסידור הזה. ואחר כך מתפלאים שלאנשים האלה יש ילדים, ואחר כך מתפלאים שהם רוצים ביטוח רפואי, ושהאנשים האלה צריכים ללכת לבית-ספר, ושאחר כך שר הפנים צריך להתמודד עם הגירוש, פתאום מתפטר ראש יחידת "עוז", כי אף אחד לא רוצה לעצור ילדים, ואין רשות הגירה בישראל כי אין מדיניות הגירה בישראל. אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו רוצים, וללא הפתרון המשולש הזה, של הקמת מאגר לעובדים הקיימים כדי למנוע את הדלת המסתובבת, של עידוד עזיבה מרצון, שזה אומר התחשבות מסוימת באנשים שכבר נמצאים כאן שנים, ושל עידוד עבודה ישראלית, אז אומרים לי: בקשר לעבודה ישראלית כן, אבל תאר לך שבא קשיש ובמקום עובדת זרה שנשארת אתו 24 שעות ביממה, הוא יצטרך להעסיק שלוש עובדות ישראליות במשרה סביב השעון, כי עובדת ישראלית עובדת שמונה שעות. אז זה משהו כמו,

30,000 שקל בחודש, ואין שום קשיש בישראל,

שמסוגל לשלם סכומים כאלה. אבל אם אנחנו חושבים שאנחנו ככה מרוויחים ואיכשהו המצאנו מחדש את חוקי הכלכלה, אנחנו טועים. את הכסף הזה שחוסכים על העובדים הזרים, אחר כך מדינת ישראל משלמת בהרבה דברים אחרים: בהוצאות על הגירוש שלהם, בהתמודדות עם החינוך והבריאות שלהם, בשינוי המרקם החברתי. רבותי, להגירה יש מחיר חברתי מאוד קשה. מדינות בעולם מאוד מתקשות לשלם מחירים של הגירה. אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו רוצים כאן, ואני חושב שהממשלה, שלא מקימה את המאגר, הוא פעל רק חודש אחד השנה הזאת, תסיים.

נדמה לי שעברנו את הזמן.

אבל אני יודע שהפריעו לך. כמה זמן אתה צריך? אני מסיים. תודה רבה. אני רק רוצה לומר, במשפט אחרון: במשך שתי הכנסות הקודמות ידידי ורעי רן כהן עמד בראש הוועדה לעובדים זרים וניסה,

לקדם את החוק של עידוד עובדים ישראלים. אני רוצה שאולי סוף סוף נשים קץ לשקר הזה, שעובדים ישראלים לא מוכנים לעבוד בסוגים מסוימים של עבודות. אם משלמים להם כמו שצריך, אם מטפלים בהם כמו שצריך, אם נותנים את העידוד, הם מוכנים לעבוד בכל עבודה. ואם אנחנו חושבים שהמצאנו את הגלגל על-ידי כך שבמקומם אנחנו לוקחים עובדים זרים וזהו, התפטרנו מכל הבעיות כי בעוד חמש שנים נגרש אותם, אנחנו עכשיו רואים מול עינינו עד כמה העניין הזה בלתי אפשרי. תודה רבה לך. תודה רבה לחבר הכנסת הורוביץ. יעלה ויבוא כבוד שר האוצר על מנת להשיב להצעת האי-אמון. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, יישר כוח על נאומך, אומנם זה נאום של אופוזיציה מול ממשלה.

נכון, הסכמתי עם 99% מדבריך, אתה מנתח את הבעיה בלי כחל ושרק, ובלי מה שנקרא: political correctness וקורא לילד בשמו, ואני, כמי שעומד בראש צוות של שרים ומומחים, שבמהלך החודשיים הקרובים אמור גם להציג פתרון כולל, התייחסות כוללת לסוגיה, מקבל את הניתוח שלך, גם את המסקנות שלך, כמעט אחד לאחד. צריך לומר בנושא העובדים הזרים את האמת: הגענו למצב שבו בישראל יש מאות אלפי עובדים זרים, רובם המכריע

והמחיר שהחברה הישראלית משלמת, החברה והכלכלה,

יותר כבד מאשר נראה לאותם לוביסטים, שאני לפעמים מאוד מכבד ומוקיר, שבאים ומבקשים מכסה פה ומכסה שם, כי באופן זמני ומיידי זה אכן תומך בתעשייה כזו ובענף כזה. המחיר הוא כפול ומשולש. ראשית, צדקת, ישראלים מוכנים לעבוד, גם בעבודות קשות, אפילו בפינוי אשפה, כאשר משלמים באופן סביר. וראה איזה תור של עשרות ומאות אנשים מבקשים להתקבל למחלקת התברואה של עיריית תל-אביב, למשל, כשהתנאים סבירים. ואין ספק, לפי כל המחקרים, ובניגוד למה שמנסים לומר לכנסת הזאת, לפי מחקרים שלנו, לפי מחקרים של בנק ישראל, העובדים הזרים, אני לא מאשים אותם, זכותם,

אבל אני אומר: מבחינתנו, כמדינה, שאפשרנו את התופעה הזאת,

אחד המקומות הראשונים בעולם במספר העובדים הזרים יחסית לגודל הכלכלה ומספר המועסקים במשק. אנחנו היום בשיעור עובדים זרים הרבה יותר גבוה מרוב מדינות המערב. זה בא על חשבון מקומות עבודה של עובדים ישראלים. מי שרוצה להתמודד עם האבטלה, שעומדת עכשיו כנראה על 7.6%, לפי הנתונים האחרונים, זה עדיין גבוה מאוד, גם אם זה יותר נמוך מה-10% 20% שזה ברוב מדינות המערב, בעקבות המשבר. זה עדיין גבוה מאוד. ואסור להתנחם בכך שבספרד זה 20% ובארצות-הברית עבר את ה-10%. 7.6% זו אבטלה גבוהה שאי-אפשר להשלים אתה. צמצום מספר העובדים הזרים הוא הכרחי בהתמודדות עם האבטלה. יש מחיר חברתי שאותו דווקא לא כל כך הדגשת בניתוח שלך. פערי השכר בישראל הם מהגדולים בעולם המערבי.

העניין פשוט. המשק הישראלי התקדם ב-20 שנים האחרונות. התקדמנו מכלכלה מתפתחת לכלכלה מפותחת. התמ"ג עלה, גם באופן כללי וגם לנפש. היתה פה צמיחה שעד למשבר הנוכחי היא הגיעה ל-5% ואפילו עברה אותו. אני מקווה שנוכל לחזור לצמיחה כזו כבר במחצית השנייה של 2010, או בתחילת 2011. מה קרה? העובדים הזרים מתחרים, ושוב, אין לי מלה נגדם. יש לי מלה נגד מי שמביאים אותם ומעסיקים אותם באופן לא חוקי תוך עבירה על החוק, אבל, הביאה אותם. ורוצים להביא עוד. מביאה אותם. תיכף אני אענה לך.

תיכף אני אענה לך לגבי הדלת המסתובבת. סבלנות, תקבלי תשובה. אבל מה קרה, קודם כול צריכים להבין את הבעיה.

גם בעלי השכר הנמוך וגם בעלי השכר הגבוה היו צריכים לעלות בשכר, בהכנסה, עם ההתקדמות במשק.

איש לא מביא עובדים זרים שיתחרו עם טייסים ב"אל על", עם ברוקרים בבורסה, עם עורכי-דין, עם פקידים בבנק, עם קצינים בצה"ל או עם מהנדסי היי-טק. אלה עולים עם השכר מעלה מעלה עם עליית הביקוש והתפוקה. אנשים מהודו.

אדוני השר, זה יבוא.

צריך לבלום את זה. אבל העובדים הזרים, כל המשק מתקדם, גם העשירונים העליונים וגם העשירונים התחתונים, כולם צריכים לעלות בשכר וברמת החיים, כשמביאים פתאום מאות אלפי עובדים זרים, ועם מי הם מתחרים? עם עוזרות הבית, עם השומרים, עם הנהגים, עם הטבחים, עם שוטפי הכלים, עם החדרניות במלון, עם עובדי הכפיים, עם עובדי החקלאות. נכון, גם עם העובדים הסיעודיים. במקום שכולנו נעלה בשכר, העורך-דין ומהנדס ההיי-טק עולים בשכר, אבל מי שמנקה את המשרדים, או מספק את המזון למשרדי עריכת-הדין או לחברות ההיי-טק, הוא נשאר פה, כי נגדו יש פתאום התמודדות של 300,000 איש. זאת אומרת, יש פה עוול על עוול, זה לא רק אבטלה. המאסה האדירה הזאת של עובדים זרים פוגעת בחלשים בחברה, במשתכרי השכר הנמוך, גם אם הם עובדים, כי יש להם עבודה, ברוך השם, לעתים, אך השכר נשאר נמוך, כי יש עוד 200,000, או 400,000 מתמודדים,

אנחנו לא מסתפקים בשכר מינימום. גם מעל לשכר המינימום יש תחרות.

הזכרת את מה שכל בר-דעת עם עיניים פקוחות שלא מתכחש להיסטוריה העכשווית רואה שהתפתח במדינות אירופה, קהילות ענקיות של עובדים זרים של דור שני ושלישי, והעול העצום על החברה, וההתפרקות של החברה, והעול על כל המערכות, מתוך מיליון וחצי אנשים הנמצאים בישראל מתחת לקו העוני, 600,000 עובדים.

לפי הדוח שראיתי היום.

אני אומר עכשיו, אבל מעבר לזה, ההשלכות הדמוגרפיות והחברתיות לטווח הארוך הן קשות ביותר. אותן מדינות באירופה שפתחו את השערים, כמו צרפת, כמו בריטניה, כמו גרמניה, כמו הולנד, כמו שבדיה, הן פתחו את השערים לפני 20,

והיום הדור הבא,

ישלם מחירים כבדים ביותר, המדינה משלמת מחירים כבדים ביותר. זאת אומרת, יש כאן מחיר בלתי נסבל לפרטים, גידול באבטלה, הגדלה משמעותית ביותר של פערי השכר בחברה, כי באופן מעוול מביאים תחרות לא מול החזקים, מול החלשים. עובדים זרים זה תחרות מול החלשים בחברה, לא מול החזקים בחברה. החזקים נוסקים מעלה, ונגד החלשים יש תחרות.

מה ניתן לעשות, ומה הממשלה עושה, מה הצוות בראשותי עושה אחרי הזנחה של שנים, הזנחה של שנים, ואני לא הולך לעשות חשבון עם ממשלות קודמות, לא עם ממשלת קדימה, לא עם ממשלת שרון שקדמה לה ולא עם ממשלות קודמות. אנחנו פועלים, הולכים להציע לממשלה, אני מניח שחלק יגיע גם לכנסת, צעדים נמרצים בכמה תחומים. בראש ובראשונה, אכיפת החוק, הגברת הענישה והאכיפה על אותם ישראלים שעוברים על החוק ומעסיקים עשרות ומאות אלפי עובדים זרים בניגוד לחוקי מדינת ישראל. אנחנו מכינים היום ביחד עם משרד המשפטים הצעת חוק שתחמיר בצורה דרמטית את הענישה, את הקנסות ואת האכיפה על אלה שגם עוברים על החוק, וגם שכחו את המשפט הנהדר במקורותינו "עניי עירך קודמים"; או במקרה הזה, מובטלי ישראל, מובטלי ארצך קודמים. אנחנו גם רוצים לטפל בדלת המסתובבת. אנחנו בדיונים מתקדמים עם משרד הפנים, עם משרד המשפטים, עם המשרדים הרלוונטיים כדי לטפל בתופעה הזו בכמה שיטות שאני לא אפרט עכשיו, אבל חלקן הן יעילות מאוד כדי לצמצם את תופעת הדלת המסתובבת. אנחנו שוקלים ברצינות, לאחר הזנחה של שנים, אני זוכר שדיברו על זה עוד כשהייתי יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון, ב-2003 2006, אבל דבר לא נעשה, בוחנים ברצינות את האפשרות למכשול, למיגון בגבול ישראל מצרים, כדי למנוע את גלי ההגירה העצומים מאפריקה. עד שתקבלו החלטה, אילת תהיה כולה, אמרתי שזה הוטל עלי לפני שבועיים, ואני מקווה שתוך חודשיים נבוא לממשלה, אפילו אולי לפני זה, עם מדיניות סדורה בעניין. שר הפנים קיבל על עצמו, אנחנו נשתדל לסייע לו בכך, גם לגבש התייחסות שאני בטוח שיהיו בה נחישות וגם רגישות לגבי הסוגיה הקשה יותר מבחינה מוסרית של ילדי עובדים זרים שלומדים במערכת החינוך הישראלית. היא קשה וסבוכה, והיא יותר סבוכה ממה שנראה לציבור, כי יש לה השלכות קשות. מצד אחד, אנחנו נדרשים לרגישות, ומצד שני אסור לנו להגיע למצב, לא דה-יורה ולא דה-פקטו, שילד בישראל, מי שמצליח להכניס ילד לישראל זה תעודת ביטוח לתמיד, כי אז רק יהיה תמריץ לגידול משמעותי בתופעה הזאת. את זה דווקא מגבש משרד הפנים, ואני בטוח שעד חודש מרס הוא גם יגיע. בקיצור ולעניין, אדוני המציע. אני לוקח, חבר הכנסת ניצן הורוביץ. חבר הכנסת גילאון, לא שומעים אותך. חבר הכנסת גילאון, אני מנסה לענות לחברך שדיבר ודאי גם בשמך. בקיצור ולעניין,

אני מכיר את שר הפנים אלי ישי אישית, ואני אומר לך, התרשמות אישית, בן-אדם נבון ורגיש. 10 שקלים מהתרשמות אישית, ידע אישי. לא שווה יותר, תאמין לי. עכשיו, חבר הכנסת הורוביץ, אני מבקש ממך להסיר את הצעת האי-אמון, ואני אומר לך למה.

אני כנציג הממשלה כאן ואתה כנציג האופוזיציה, הסכמתי כמעט עם כל מלה מדבריך, ונדמה לי שאתה גם יכול לחתום על רוב מה שאני אמרתי כאן. אז למה להציע אי-אמון?

סיפרתי לך, אולי לא היית מודע לעובדה,

שדווקא עכשיו,

הוא דיבר מאוד עניינית, ובוא נישאר ברמת הענייניות. לא כל יום יש הצעת אי-אמון ודיון בנושא באי-אמון כל כך ענייני כמו בין חבר הכנסת הורוביץ לבינינו.

לאחר הזנחה של שנים, הממשלה הזאת, והצוות בראשותי יושב ממש בימים אלה על המדוכה שבוע אחר שבוע. קיימתי כבר ארבע פגישות, ואנחנו מקווים לבוא עם דבר סדור שיצמצם באופן משמעותי את מספר העובדים הזרים, קודם כול עובדים זרים בלתי חוקיים, שירתיע ישראלי מלשתף פעולה עם התופעה הזאת. אתה יכול אולי לתת דוגמה, כן.

נכון במקרים מסוימים, בשני ענפים, ובהם בלבד, לאפשר, תחת בקרה ופיקוח, ועל-פי החוק, מספר מסוים של עובדים זרים. אחד זה מקרים מסוימים בענף הסיעודי, ואסור שתהיה שם דלת מסתובבת, ואסור שזה יהיה דבר שרק מאפשר כניסת עובדים אחר כך למטרות אחרות, מקרים קשים ומיוחדים בתחום הסיעודי. והשני, ובאופן מצומצם ככל האפשר, ומצטמצם, בענפים מסוימים, ובמקומות מסוימים בענף החקלאות. וגם זה תחת בקרה וקונטרול. אמרתי, ואני אחזור: אנחנו בוחנים, ומעבר לבוחנים, מכינים צעדים של חקיקה והגברת האכיפה והענישה, כדי להרתיע ישראלים מלעבור על החוק ולהעסיק עובדים זרים. זה הנשק היעיל ביותר, כי ברגע שלא מעסיקים בניגוד לחוק, באופן טבעי עובדים יחזרו למדינותיהם או יחפשו מקום אחר. בצד זה אנחנו מגבירים, הולכים לנקוט צעדים נגד הדלת המסתובבת, גם בכיוון הקמת המאגר שדיברת עליו, וצעדים של מכשול, שאנחנו צריכים כמובן גם את מחירו,

בגבול ישראל מצרים. אני אשמח גם להידבר אתך באופן אישי, ואני מבקש ממך, אני יודע שזה חריג בכנסת, זה כמעט לא קורה, אבל אם השתכנעת מדברי באותה רמה שאני השתכנעתי מדבריך, אני אפילו מציע לך לשקול להסיר את הצעת האי-אמון לפחות לחודשיים הקרובים, עד שתראה אם אנחנו מתקדמים בנושא הזה או לא. תודה רבה. הצעת אי-אמון בנושא זה, בנושא המאגר, כבוד השר, היא דבר חיוני ביותר להתמודד עם כל בעיה,

בעבר ובעתיד. ודאי, חבר הכנסת הורוביץ יחליט בסופו של דבר אם הוא רוצה. אני הבנתי, אני לא שאלתי אפילו. רבותי, אנחנו עוברים לדיון הסיעתי, וניתנות בו שלוש דקות לכל סיעה. ראשון הדוברים הוא רוברט טיבייב, ואחריו, חבר הכנסת אברהם מיכאלי מש"ס. חבר הכנסת סגן יושב-ראש הכנסת יצחק וקנין, אם יואיל להחליף אותי אני מאוד אודה לו, שכן עוד העבודה מרובה היום לפנינו. בבקשה. שלום, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, כשאני פונה אליך אני רואה את עצמי כנציג הפריפריה. אני כל יום נוסע מהכנסת לאופקים, ואני רואה את המשבר החמור ברשויות המקומיות. גם במשרד הפנים אין מדיניות לגבי הרשויות המקומיות, ואני אגיד לך מאיפה זה נובע. אני תושב אופקים, ובאופקים יש עכשיו ועדה קרואה. ראש העיר הממונה לא יודע באיזה סרט הוא חי, הוא לא יודע אם יהיו לו בחירות או לא יהיו לו בחירות. ממשרד הפנים הוא לא מקבל שום מענה. ממשלת ישראל מכניסה את הרשויות המקומיות בפריפריה למצב בלתי אפשרי, שבו הן נדרשות לשלם בלי שיהיו להן מספיק הכנסות. אדוני היושב-ראש, אני פונה גם אל ראש הממשלה, שמקצץ את מענקי האיזון לרשויות המקומיות ולא נותן אלטרנטיבה של הכנסות. אני חוזר עוד פעם, ואני מגיע מהפריפריה, מהדרום,

העיר נתיבות בשבילי היא דוגמה לתפארת, עיר חזקה, עם ראש עיר חזק, אבל כשאתם מקצצים את מענקי האיזון, נתיבות לא מצליחה לשלם משכורות. מה נדבר על אופקים, שם אין לו שום כלים, אין לו אוויר? לא רק זה, לא נותנים שום אלטרנטיבות בשביל הכנסות בהעברת מפעלים ומוסדות ציבור לפריפריה. במקום להעביר מפעלים לאזור הפריפריה, אנחנו מתבשרים על חברות שנסגרות בדרום. רק היום שמענו כי 25 אנשים פוטרו מעבודתם בחברה ביטחונית משום שהמפעל נסגר. וזאת ממש נטייה, בזמן האחרון דווקא בפריפריה מפעלים נסגרים, ואין שום מענה שהממשלה נותנת, שום אלטרנטיבה לתופעה הזאת. ממשלת נתניהו לא עושה כלום כדי לתקן את המצב ולחזק את הפריפריה. מדיניותה גורמת לקריסתם של עוד ועוד מפעלים, שהם מקור החמצן של יישובי הפריפריה. זו רק דוגמה אחת מני רבות למשבר החמור הפוקד את אופקים ורשויות מקומיות אחרות בפריפריה. התושבים בפריפריה לא יכולים לשלם את מסי העירייה, בגלל עול המסים האחרים שאתה מטיל, כגון מס המים, שעולה פעמיים, והעלייה במע"מ. ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר שטייניץ, אתם אטומים לבעיות של אזרחי המדינה. בשעה שראש הממשלה רוצה לרכוש לעצמו מטוס פרטי, לעובדי עיריית חצור אין כסף לקנות לחם. לאן אנחנו הולכים? ראש הממשלה כנראה יודע את זה היטב, וגם ממשלתו. דווקא היום שמענו מהשר אביגדור ליברמן שהוא נלחם על תקציב הקליטה. אני רוצה להגיד שהשר ליברמן עשה צעד נכון ביותר. לא ייתכן שבחלק מהמשרדים יהיו קיצוצים, ובחלק לא. ומה לעשות? תקציבי קליטה נותנים קצת אוויר לעולים, שבדרך כלל,

גרים בפריפריה, זה חוגים, זה מתנ"סים וכל מיני דברים. אם נקצץ גם את זה, לא יישאר שום דבר. הגיע הזמן לאלטרנטיבה לממשלה, ממשלה שתדאג לצרכים של האזרח, תקיים את הבטחותיה מהבחירות לצמצם את המיסוי, ולא יום אחרי הבחירות תציע עליית מסים בכל תחום אפשרי, ממשלה אשר תעודד את צמיחת הרשויות בפריפריה, העברת משאבים ומפעלים לפריפריה. תודה רבה.

תודה לחבר הכנסת רוברט טיבייב. יעלה חבר הכנסת אברהם מיכאלי. לרשותך שלוש דקות. אחריו, חבר הכנסת משה גפני. אם הוא לא יהיה, חבר הכנסת טלב אלסאנע. שלוש דקות. אדוני היושב בראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, שתי הצעות אי-אמון הוגשו היום, ואם אני מפריד בין הנושאים, הנושא הראשון, של פגיעת הממשלה ברשויות המקומיות בפריפריה, אכן, הסוגיה היא קשה. הסוגיה היא כואבת. אבל, לצערנו, מה לעשות?

אם ניקח את הדיונים שהתקיימו בנושא הפגיעה ברשויות המקומיות בקדנציה הקודמת, ונראה את הבעיות שהעלו אז, נראה לצערנו שאין כאן חדשות. הממשלה מנסה, לדעתי במשך שנים, לברוח מהבעיה האמיתית שיש לרשויות בניהול הצרכים השונים שהציבור ברשויות זקוק להם, בדרך לא נכונה. הרשויות נאלצות היום לתת תקציבים שאין להן, לפתור את הבעיות של האזרחים שגרים ביישובים שלהן,

במקום שתתקצב את אותן פעילויות, הרשויות לבדן עושות את זה. ואם השלטון המרכזי בסוף בורח מאחריות, בסוף נוצר גירעון. אז מצד אחד אומרים לראשי ערים: למה אתם עושים את הפעילות הזאת כשאין לכם תקציב ואתם בעצם חורגים מהתקציב שאין לכם? מצד שני, אותם אזרחים בסוף סובלים, והבעיה הופכת לבוערת. כאשר לא מונעים בעיות מסוימות, בסוף הממשלה מתגייסת לעצור את הבעיה אחרי שהיא כבר התפרצה. אם ניקח דוגמאות של החודש-חודשיים האחרונים, הנושא של אלימות, אנחנו מתמודדים היום עם האלימות בהחרפתה, בשיא. אנחנו צריכים לחשוב מה יכולנו לעשות חודש-חודשיים לפני כן, לתת כלים כאלו או אחרים, אפילו לרשויות.

נדון בוועדת העלייה והקליטה, אדוני היושב-ראש, מודל מסוים של תוכנית שכבר עובדת בשטח כמה שנים, תוכנית שנקראת "ציפורי לילה" פשוט מאוד לוקחים בני נוער שמסתובבים

בגנים, ובעצם לא מסומנים כיום כנוער בעייתי. הם נקראים מבחינת המערכת "אוכלוסייה שקופה", הם לא מסומנים כבעייתיים ועד עכשיו לא נתקלו בהם. אבל אם לא מטפלים בהם היום, אדוני היושב-ראש, עוד שבוע ועוד חודש הם הופכים להיות קליינטים של המשרד לביטחון פנים, ואז המדינה משלמת הרבה הרבה יותר ביוקר על כך שהזניחו אותם ולא נתנו להם סיוע בזמן. שאלתי היום: מה הרשויות עושות בשביל לעזור לכם? אומרים: הרשות מנסה להתחמק מזה, ולהגיד "לי אין תקציב". השלטון המרכזי לא מתקצב, הרשות לא מתקצבת, בסוף אנחנו מגיעים למצב שהאוכלוסייה באותה רשות סובלת.

באמת הבעיה קיימת במיוחד בפריפריה. הבעיה בפריפריה היא בכך שהתקציבים אצלם, לא רק שאין להם הכנסות עצמיות, גם התקציבים שמקצצים מכל הרשויות באותה שיטה,

בהן זה הכי פוגע.

אם אנחנו, כממשלה, מסתכלים על הבעיה, לממשלה תמיד אין כסף. אבל מצד שני, שמענו פה היום את שר הפנים וסגן ראש הממשלה, והוא אמר שהוא כן מתמודד עם הפתרון לבעיה הזאת, כדי לתת מענה לאותם צרכים דחופים שיש. משפט אחד,

בנושא העובדים הזרים, שהועלה פה היום. באמת שמחתי לשמוע דיון ענייני בין שר האוצר לבין המציעים בסוגיה הזאת,

אם נצביע על הגירוש כבעיה העיקרית, אנחנו בעצם מחטיאים את הבעיה.

בסופו של דבר, הוא נגד אלה שהם לא חוקיים, ומכיוון שהם לא חוקיים אין מנוס מלגרש אותם מהארץ. תודה לחבר הכנסת אברהם מיכאלי. יעלה יושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני, ואחריו, חבר הכנסת טלב אלסאנע. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני שר הביטחון, כל פעם שאני עולה לדבר באי-אמון, סתם מעניין, אתה לא נמצא כל כך הרבה בכנסת, אני נמצא הרבה, אני לפני זה שואל את הסדרן אם אני בקואליציה או באופוזיציה, כדי שאני אדע מה להגיד. אני לא תמיד יודע. אתה בקואליציית השם. לא, זה ברור, זה כולנו. אבל פה, במערכת הפוליטית.

כי אני רואה שסיעת קדימה הגישה הצעת אי-אמון בממשלה על הפגיעה ברשויות המקומיות ובפריפריה, ואני לא יודע אם לצחוק או לבכות.

אני מאוד חבר של קדימה,

חלק מחברי הם חברי קדימה, אבל אני לא מבין מה הם רוצים. אני הייתי בשנה שעברה, חלק מחברי הטובים. הטובים. חלק מחברי הטובים הם מקדימה. אני הייתי פה בשנה שעברה, ואישרו תקציב עם פגיעה עצומה ברשויות המקומיות, בפריפריה, ונדמה לי, אדוני השר, שהייתי פה גם לפני שנתיים, וזאת היתה ממשלת קדימה. אבל הם לא פגעו במענק האיזון כמו שפגעו בו כאן.

אגב, זה התחיל ב-2003, אני מודה. זה התחיל כאשר נתניהו היה שר האוצר. מי היה ראש ממשלה, אדוני? זאת היתה ממשלת ליכוד. שרון היה ראש הממשלה. זה מוכיח שאתה הקבוע והם המתחלפים, מה אתה מתלונן בכלל? אבל שרון היה ליכוד. לא נעים לי, אני הייתי חבר של ראש הממשלה שרון, שהשם ישלח לו רפואה שלמה. הוא היה ראש הממשלה, נתניהו היה שר האוצר. היו פה אש וגופרית. ומי היה שר הפנים? בזמן האחרון אני צריך לדבר נאומים כאלה לא מתלהמים, ממלכתיים כאלה. אני מרגיש לא נוח עם זה. אבל אז שפכתי אש וגופרית, מה זה, פוגעים בערי הפיתוח. נמצא אצלי עכשיו ראש עיריית אופקים, עזבתי אותו באמצע פגישה. הוא ראש ועדה ממונה, הוא בכלל לא נבחר. גיבור ישראל.

הוא יושב מול ביורוקרטיה, פגעו לו במענק האיזון. אגב, זאת לא הפעם הראשונה. אז מגישים הצעת אי-אמון בממשלה? את יודעת מה? אני הייתי מצביע אי-אמון בממשלה אם הייתי בטוח שעולה ממשלת קדימה ונותנים את הכסף, מחזירים את מענקי האיזון, את כל הדברים האלה.

לא החזירו ולא יחזירו. קודם

לא לא, מה זה "תצביע אי-אמון"? לפעמים אני מצביע. הסדרן אמר לי: היום אתה לא מצביע אי-אמון, כי היום אתה בקואליציה.

אתה יודע שהוספתי לך עוד שתי דקות.

אבל, גבירותי ורבותי, העניין של הפריפריה והרשויות המקומיות דורש שינוי דרמטי. הוא לא נושא של, ניתן עוד מענק איזון, צריך לתת את זה, אנחנו עכשיו נאבקים על כך, אבל צריך לשנות את כל המערך. המציאות היא שיש פה שני עמים, יש מדינה אחת שהיא מדינת העיריות הגדולות, החזקות, ויש מדינה אחרת שאלה העיריות החלשות. לעיריות החזקות יש אזורי תעשייה, הן לא זקוקות לעזרת הממשלה. הן לא צריכות את המענקים, את מה שהממשלה נותנת טיפין-טיפין. ויש רשויות חלשות, שאין להן אזור תעשייה, ואם ייתנו שם כסף הם לא יעמדו על הרגליים, מכיוון שזה כבר דבר היסטורי, שההתיישבות העובדת קיבלה את כל אזורי התעשייה ומסביב היו ערי הפיתוח, שלא קיבלו כלום מלבד עולים שבאו לצריפונים שם, או לאזבסטונים, ואני גרתי שם ועוד ראיתי את זה באופקים. לכן, אדוני שר הביטחון, תלמד ממני, אתה בקואליציה, אני לא תמיד, אז אני שואל את הסדרן מה לנאום. הוא אמר לי עכשיו לנאום נאום שקט. אני לא יכול להתאפק, אז תקפתי גם את הממשלה הנוכחית וגם את קדימה.

תודה לחבר הכנסת משה גפני, יושב-ראש ועדת הכספים. יעלה חבר הכנסת טלב אלסאנע. לרשותך שלוש דקות. אחריו, חבר הכנסת

בן-ארי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כבוד השר, הממשלה הזאת, נפל בחלקה שהיא יכולה לקבל החלטות, היא יכולה לשנות את המציאות, אבל כנראה גם היא תמשיך במדיניות שתנציח את העוני, את האבטלה ואת הפערים החברתיים, וגם את המצב האבסורדי של עימות והעדר שלום באזור שלנו. היום היה דיון בוועדת הכספים בעניין הרשויות המקומיות,

כפי שציין יושב-ראש ועדת הכספים, הבעיה איננה בעיית תקציב בלבד, אלא בעיית תפיסה,

שבמשך שנים נכשלה, והיא מחזקת את החזק, והעשיר מתעשר יותר, והחלש סובל יותר. נוצר מצב שיש לנו בעצם שתי מדינות, מדינה לחזקים ולעשירים, ומדינה אחרת, שיש בה מובטלים ועניים.

לפני שנקבל את הנתונים של המוסד לביטוח לאומי, יכולים לדעת מראש מה התוצאות: במקום שיש יותר ערבים יש יותר עוני, במקום שיש יותר ערבים יש יותר אבטלה, ובמקום שרחוק מהמרכז יש גם סיכוי שתהיה יותר עני,

לעוני ולאבטלה במדינת ישראל יש זהות ויש גם מיקום גיאוגרפי, ואת התפיסה הזאת צריך לשנות, ואת הנוסחה הזאת צריך לשנות, כי התקציב הוא תקציב של כלל האזרחים, אבל יש העדר רצון לשנות את המציאות הזאת. גם שר הפנים, שאמור לייצג את ראשי הרשויות, יודע לעשות את זה טוב מאוד לגבי הישיבות, אבל לא כן לגבי השלטון המקומי. זה כשבוע, אדוני היושב-ראש, הרשויות הערביות הבדואיות בנגב שובתות, ויש שבעה יישובים בקרב הציבור הערבי שלא משלמים את השכר

תאר לעצמך שאתה עובד חודש שלם, ואתה חוזר הביתה, ואין משכורת. אתה לא יכול לקנות חלב לילדים, אתה לא יכול לקנות תרופות לילדים, אתה הולך למכולת חודש-חודשיים, אחר כך מסרבים לתת לך.

מה הפשע שעשה אותו עובד באותה רשות מקומית שלא יכול לקבל ולשלם לעובדיו,

בסמת-טבעון, ג'סר-א-זרקא, אל-מזרעה,

קלנסואה,

בכל היישובים האלה אנשים עובדים ולא משלמים.

גם בשלומי. אז מי אחראי? הרי הם עובדים עם הרשות המקומית, שהיא הזרוע של השלטון המרכזי. אז בעצם המדינה לא משלמת, המדינה מלינה את שכרם של אנשים, מאמללת אותם.

כי אין להם לובי פוליטי? כי אין כאן רצון להעלות את העניין ולהעמיד אותו בראש סולם העדיפות? זה נושא צודק בתכלית, שהוא חוצה מפלגות, שכולנו תומכים בו, עניין המועצות. ואחר כך אומרים: אנחנו לא נשלם, אדוני שר הביטחון. לא משלמים, כי אומרים: זה מענק מותנה. מה זאת אומרת מענק מותנה? הוא צריך להגדיל את הגבייה. מדובר ברשויות שהן חלשות, שהמצב הסוציו-אקונומי שלהן נמוך, שלא יכולות לשלם, אז הן לא גובות. אם הן לא גובות המדינה לא נותנת את המענק המותנה, והם יוצאים מקופחים פעמיים: פעם אחת כי לא מקבלים את המענק, ופעם שנייה כי המצב שלהם קשה, המצב הסוציו-אקונומי, כי המדינה מלכתחילה לא השקיעה שם, לא הקימה אזורי מסחר, לא תעשייה, אין מקומות פרנסה, אין עבודה,

אין גבייה ואין מענקים, ולכן אומרים לראש הרשות: לך תתמודד עם המציאות הזאת. איך הוא יכול להתמודד עם זה?

רק זה, גם אלה שהיו להם מפעלים, לכן, הגיע הזמן לשנות את המציאות הזו,

העניין של העובדים הזרים.

רבותי, שבקרב הציבור הערבי יש כאלה שמוכנים לעבוד.

המעבידים, טוב להם להביא עובדים זרים. הם מקבלים שכר נמוך יותר, הם לא באים בטענות. לכן הם מתחרים עם אותם עובדים. ויש לנו את האבטלה, ויש לנו את המציאות הקשה.

כבוד שר הביטחון, שתביאו אפילו עובדים פלסטינים. הרי ברגע שהעובד הפלסטיני יבוא הוא יתפרנס, המצב הכלכלי שלו יהיה יותר טוב, ויהיה לו אינטרס שיהיה כאן מצב מדיני יותר טוב. המציאות בכלל תשתנה כאשר המצב הכלכלי שלו ישתנה. הם באים לעבוד, והם חוזרים הביתה. הם לא באים לגור בישראל, הילדים שלהם לא נמצאים כאן. הם יעבדו כאן, הם יתפרנסו. גם כשהם עובדים זה טוב למדינת ישראל. גם כשיתפרנסו שם, מצב כלכלי טוב שם הוא טוב למדינת ישראל.

מדוע לא פותחים היום את השערים ומאפשרים לעובדים מהגדה המערבית להגיע ולעבוד בחקלאות, לעבוד בבניין? אם המצב הביטחוני טוב, מה טוב. כאשר המצב הביטחוני לא היה טוב, הבנו את זה. למה מחכים? שהמצוקה הכלכלית תדחף אותם לפיגועים? הגיע הזמן להקדים ולקבל החלטות ולעודד תופעות חיוביות מהמצב הכלכלי גם לגבי העובדים בתוך המדינה, אבל גם לגבי העובדים הפלסטינים שעדיפים על עובדים שמביאים אותם מטורקיה,

מכל מיני מדינות אחרות,

אז השכנים כאן קרובים. תודה לחבר הכנסת טלב אלסאנע. יעלה חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, ואחריו, חבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת בן-ארי, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, כפי שדיברתי בשבוע שעבר, התנ"ך שלנו הוא לא רק איזה ספר היסטוריה, הוא סוג של מצע רעיוני שאנחנו יושבים עליו. אם זה היה ספר היסטוריה זה היה צריך להיות משהו שממלא ספריות שלמות. ו"נבואה שנצרכה לדורות,

ושלא נצרכה לדורות,

אני רוצה להקריא לכם אירוע שקרה לפני אלפי שנים: ותעוז יד מדיין על ישראל, מפני מדיין עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בהרים ואת המערות ואת המצדות. והיה אם זרע ישראל ועלה מדיין ועמלק ובני קדם ועלו עליו. ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ עד בואך עזה ולא ישאירו מחיה בישראל ושה ושור וחמור. כי הם ומקניהם יעלו ואוהליהם ובאו כדי ארבה לרוב ולהם ולגמליהם אין מספר, ויבואו בארץ לשחתה. ומסיים הכתוב את הקטע הזה: ויידל ישראל מאוד מפני מדיין. רבותי, התופעה הזאת של מאבק ומלחמות שהעולם חווה במשך אלפי שנים בין מזרע לבין ישימון, היא דבר שהוא מקדמת דנא, וכאן יש לנו אחת העדויות ההיסטוריות: בחצי האי ערב, באזור המדייני, יש רעב גדול, ובעקבות זה מגיעים לכאן כארבה לרוב. אי-אפשר היה אפילו לספור אותם. והתוצאה היא: ויידל ישראל מאוד, מאותם נדודים של שבטי המדיינים עד שגדעון המפורסם מצליח להדוף אותם אל המקום שממנו הם באו. רבותי, אנחנו צריכים לזכור: הארץ הזאת, שהיום נראה לתלמידים שהיו פה קודם, ולנו שעולים בדרך לירושלים וזועמים על הפקקים שבכבישים, הארץ הזאת, עד לא לפני הרבה שנים היתה ארץ לא זרועה. ארץ של ביצות, ארץ חרבה, ארץ שאמר עליה הסופר מארק טוויין שהיא לעולם לא תוכל לחזור ולהיות מיושבת. ובעמל, ואם תרצו, בדם וביזע הצלחנו להפוך כאן את הארץ הזאת לארץ פורייה ופורחת. מה הפלא, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, שלא נמצא כאן כרגע, שאזרח מסין מוכן לשלם 20,000 דולר כדי לבוא אל ארץ הזהב ולאסוף את הזהב מהרצפה? הדבר הזה לכאורה נראה בצורה כזאת או אחרת סוג של מהגרי עבודה, וזו הסתכלות מאוד נקודתית על העניין. תרשה לי עוד דקה אחת כדי לסיים את דברי. יש לך עוד דקה. אני רוצה להסתלק כרגע מהדיון החשוב מאוד על הפגיעה הכלכלית שיש לנו.

יש לנו פגיעה הרבה יותר מהותית, יש כאן פגיעה תרבותית. זה שהם שרים "ארץ-ישראל יפה וגם פורחת" בעברית צחה זה לא הופך אותם לחלק מהעם שלי. עמד פה פעם איזה יושב-ראש,

הם מדברים עברית. רבותי, העברית היא לא כרטיס הכניסה לעם ישראל. היא מעולם לא היתה. סגנית השר נוקד,

אז מיליארד סינים היו לומדים היום עברית והיו הופכים את המדינה שלנו למדינת צ'יינה. אם זה יקרה בצרפת זה יהיה נורא, אם זה יקרה בספרד זה גם יהיה נורא. אבל אם זה יקרה כאן במדינת ישראל, זה דבר שבעצם יהפוך את חזון הדורות לחלום שווא. זה דבר שמדינת ישראל צריכה לעצור וחייבת לעצור. לא פותרים בעיה ביצירת אסון. הבעיות של מקומות עבודה ועובדים, צריך לפתור אותן בדרכים אחרות. אבל הבאת העובדים הזרים מותירה לילדים שלנו אסון תרבותי וחברתי, ואת זה צריך לעצור.

תודה לחבר הכנסת מיכאל בן-ארי. יעלה חבר הכנסת דב חנין, ואחריו, חבר הכנסת אילן גילאון. לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש,

אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, ישנן סיבות רבות לאי-אמון בממשלה הנוכחית. ישנן סיבות מדיניות, סיבות כלכליות, סיבות חברתיות, סיבות סביבתיות. אבל היום אנחנו עוסקים בשני נושאים חשובים, וכל אחד מהם ראוי לכמה מלים. משבר השלטון המקומי הוא משבר מסוכן ומדאיג, והוא נובע מהעובדה שבמדינת ישראל יותר מדי אחריות הוטלה על הרשויות המקומיות מבלי שניתנה להן במקביל היכולת לענות על המשימות שהוטלו עליהן. השלטון המקומי הוא מערכת גדולה מאוד של אחריות, אבל מערכת מצומצמת מאוד של כוח, מערכת מצומצמת מאוד של סמכויות ובמיוחד מערכת מצומצמת מאוד של תקציבים. כאשר הממשלה קיצצה עוד ועוד בתקציב השלטון המקומי, כולל בקיצוץ הרוחבי האחרון, כאשר הממשלה מקצצת במענקי איזון, התוצאה היא פגיעה בשלטון המקומי, סכנת קריסה של השלטון המקומי וקודם כול של הרשויות המקומיות העניות. ישנן במדינת ישראל רשויות מקומיות, אדוני היושב-ראש, שלא מסוגלות לממן את עצמן, אין להן אזורי תעשייה,

רשויות מקומיות ערביות, אין להן אוכלוסייה עשירה, הדרישות מהן לעמוד בכל המטלות מבלי שיש להן האמצעים הנדרשים לכך, הן כמובן דרישות לא ריאליות. כאשר השלטון המקומי יקרוס, זה בסופו של דבר יעלה למדינת ישראל ולחברה הישראלית יותר כסף. את הכסף הזה צריך להשקיע עכשיו בעזרה ובתמיכה בשלטון המקומי במקום להמתין שהשלטון המקומי יקרוס. גם הנושא השני, אדוני היושב-ראש, שעומד היום על סדר-יומנו, בהחלט מצדיק אי-אמון בממשלה. לממשלה הזו יש מדיניות בנושא העובדים הזרים, וזאת מדיניות הרסנית ומסוכנת. המדיניות הזאת, לתמצת אותה בשתי מלים, היא מדיניות של דלת מסתובבת. בצד אחד מגרשים עובדים שכבר נמצאים בארץ, אפילו מאיימים בגירוש של ילדי עובדים שגדלו וצמחו בארץ, לומדים בבתי-ספר ישראליים, יודעים עברית, שרים שירים על החגים, אבל בצד השני של הדלת המסתובבת בכל שנה מייבאים לישראל עובדים זרים נוספים, ומייבאים עובדים זרים נוספים כי חברות של כוח-אדם, סוחרי כוח-אדם, עושים בעניין הזה רווחים על חשבון הסבל של העובדים ועל חשבון החברה בישראל. את אותו מנגנון, אדוני היושב-ראש, חייבים לעצור, את אותו מנגנון צריך לקטוע, לעצור את הדלת המסתובבת הזאת; להפסיק מייד את ייבוא העובדים הזרים החדשים לישראל, ובמקומם להשתמש קודם כול בעובדים שכבר נמצאים כאן, לייצר מאגר שבו יוכלו להירשם בצורה מסודרת כל העובדים שכבר נמצאים בישראל, חוקיים ולא חוקיים, ולאפשר לעובדים האלה לעבוד גם בסיעוד וגם בחקלאות וגם בכל התחומים האחרים, לעשות לגליזציה של העובדים שנמצאים בישראל במקום לעשות עלייה המונית והגירה המונית של עובדים זרים חדשים. אדוני היושב-ראש, הממשלה הזאת לא מתכוונת לאמץ מדיניות כזאת, ולכן היא בהחלט ראויה לאי-אמון של הכנסת.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. יעלה חבר הכנסת אילן גילאון, ואחריו, חבר הכנסת אורי אורבך. לרשותך, חבר הכנסת גילאון, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, שר הביטחון, חברי וחברותי, לפני שנדבר, אדוני, על נושא העובדים הזרים, אולי כדאי היה לומר משהו על העבודה הזרה, משום שהנימות שנשמעו כאן כאילו תלו את הקולר בעובדים הזרים, שכבר נמצאים כאן, ושכמובן לא באו משום סיבה של הומניטריות יתר של מדינת ישראל כלפי העובדים הזרים. מתי זה קרה? מתי התחילו לבוא העובדים הזרים הראשונים, אם אדוני זוכר? העובדים הזרים הראשונים היו פלסטינים מהשטחים שעבדו כאן. הם התחילו בעבודה בבניין, באותו מקום שבתקופת מלחמת ששת הימים עדיין, היתה תקופה שהיו כאן 70,000 עובדים זרים פלסטינים שנכנסו לישראל לעבוד. כן, כן, אלה היו העובדים הזרים הראשונים. זה משיק לתקופה שבבית-הספר על הקיר עוד היתה תמונה, לא זרים. פלסטינים הם לא זרים.

הפלסטינים שבאו באו ממדינה אחרת, הם לא היו פלסטינים של מדינת ישראל. אם אני רוצה ללכת יותר רחוק, יש עוד דברים יותר חמורים לומר. בהתחלה ערך העבודה היה חשוב מאוד, ולהיות חלוץ זה היה משהו. אחרי זה את העבודות האלה קיבלו המזרחים, אחרי זה הערבים, אחרי זה הערבים הפלסטינים. הרומנים הגיעו בשלב די מאוחר, אדוני. הם היו בשלב הרבה הרבה יותר מאוחר. ההידרדרות הזאת קרתה עם הזמן, עם ההתפתחות ההיסטורית של מדינה שערך העבודה נעלם בה. במקביל לכניסת העובדים הזרים, על הקיר בבית-הספר עוד היה איש עם כובע רחב שוליים, ואנחנו היינו אומרים ש"אז בבית-הספר / על הקיר תמונה / והאיכר חורש בה / את האדמה / האיכר יצמיח לנו לחם", ואז מהר מאוד הגענו למצב שהישראלים לא רוצים לעבוד. למה הם לא רוצים לעבוד? כי אולי הם לא יוכלו להתכלכל ב-600 דולר, לכלכל משפחה, כאשר שכר הדירה היה רק 500 דולר, וב-600 דולר אי-אפשר לכלכל משפחה. וזה התגלגל והתגלגל, והיום הגיע לידי מציאות שאפשר להפסיק רק בצורה אחת, אלא אם כן כאן תהיה הוכחה קבל עם ועולם שמי ששולט בכיפה זה ממשלות לדורותיהן, ולא משרדים של סרסורי כוח-אדם וסוחרי עבדים. 17 חברות של ייבוא עבדים, בעיני ייבוא עבדים מחוץ-לארץ, הן ששולטות היום במדיניות העבודה במדינת ישראל. ביום שבו מדינת ישראל פירקה את עצמה מאחריות לעבודה, קרה מה שקרה עם העובדים הזרים. יש רק פתרון אחד. שר האוצר כאילו היתמם, כאילו הוא ענה לחבר הכנסת ניצן הורוביץ כמה הבעיה עם העובדים הזרים חמורה, לא הבעיה עם העובדים הזרים חמורה, הבעיה עם העבודה הזרה היא החמורה. אפשר לפתור את זה רק בצורה אחת, אם באמת רוצים, לסגור את השמים של מדינת ישראל לשנה, ובשנה הזאת לעשות את אותו מפקד, מה שאדוני קורא לו "המאגר" אני מקווה שהוא לא מתכוון למאגר ביומטרי או משהו, ולמנות את אותם תושבים זרים,

שנמצאים כאן, חלקם בצורה כזאת או אחרת, לתת לכולם חוקיות, ללכת למפקד שמאפשר לכולם לחזור למצב של חוקיות. זה המחיר שאנחנו צריכים לשלם על ההתנהגות שלנו, הנלוזה, תן לי ממש 30 שניות, ואני מסיים. אני אתן לך עוד דקה. ולארגן, בסופו של דבר, את מעמד הקבע של הקבוצה הזאת, שתהיה כאן, ונדע אם יש לנו בתוכה עובדים שחיוניים לנו, אם לאו, שאיש לא יסתיר מפנינו מי לבניין, מי לסיעוד ומי לחקלאות, כי יכול להיות שאפשר גם לעשות את ההסבה הזאת ואת ההשמות האלה. אבל בסופו של דבר העובדים האלה, כמו בכל מקום אחר, ודאי אלה שיש להם ילדים, צריכים לקבל קדימות, וצריכים לקבל מעמד של קבע במדינת ישראל, וכדי לטפל בתופעה הזאת, צריך לטפל בכמה כלים מאוד פשוטים, שחלק מהם זה גם שכר המינימום, שהיום הוא כנראה

זה צריך שיהיה ברור. אבל כל זמן ש-17 חברות כוח-אדם ישלטו בכיפה חלקן מקושרות במסדרונות השלטון, אדוני, שום דבר לא יקרה פה. תודה לחבר הכנסת אילן גילאון. יעלה חבר הכנסת אורי אורבך, ואחריו, חברת הכנסת

לרשותך, חבר הכנסת אורבך, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רואה אילו מפלגות הגישו את הצעת האי-אמון בעניין העובדים הזרים: מרצ, רע"ם-תע"ל וחד"ש. אלה מפלגות שבאופן שיטתי, עוד לפני שזה היה אופנתי, תמכו ברעיון של שתי מדינות לשני עמים ותמכו ברעיון של הסכמי אוסלו, ואפילו, זה הישג גדול מבחינתן, הביאו לכך שזה נהיה בון-טון של ממשלות בישראל, שצריך לעשות הסכם מדיני עם הפלסטינים באמצעות נסיגה עמוקה. הנסיגות העמוקות התחילו בהסכמי אוסלו הזכורים לרע. הסכמי אוסלו, התגובה הדי-מיידית עליהם היתה גל אדיר של טרור. הגל האדיר של הטרור הביא לסגירת יהודה ושומרון, השטחים, ונוצר מחסור חמור בעובדים פלסטינים. נוצר מחסור חמור, התחילו לחצים של חקלאים, של בניין,

ששרת העבודה היתה אורה נמיר,

והתחילו לייבא כמות אדירה של עובדים זרים. ועכשיו אותם אלה שהמיטו עלינו את הסכמי אוסלו, אני כבר לא מדבר עכשיו על המשמעויות המדיניות, אבל המשמעות לשוק העבודה היתה קודם כול ייבוא המוני של עובדים זרים וזולים, והמשמעות השנייה היא כמובן, מסיבות ביטחוניות ומוצדקות, ודאי לשעתן, סגירת הגדר בפני עובדים פלסטינים. ואני אומר לכם: הלוואי שיחזרו העובדים הפלסטינים לעבוד פה, יותר טוב כל עובד פלסטיני שלא חשוד בטרור,

שבתקופת אי-ביטחון ומצוקה כולם חשודים בטרור, כי אתה לא יודע מי טרוריסט ומי לא, יותר טוב שיבוא לפה עובד משכם או מרמאללה, יעבוד פה את יומו, יחזור עם פרנסתו למשפחה שלו ויעזור לכלכלה של בני עמו, מאשר עובדים זרים ממקומות רחוקים,

הם לא חוזרים בערב הביתה, אלא מביאים את המשפחות, מגדלים פה משפחות, ואחר כך צריך להתמודד עם התופעה הזאת.

בכל פעם שאנחנו מדברים על בעיית העובדים הזרים, וכל ההומניסטים הגדולים מביאים את בעיית ילדי העובדים הזרים, וזאת אכן בעיה, אתה לא יכול לגרש ילד, אבל הבעיה היא העובדים הזרים הבלתי-חוקיים. זאת הבעיה. זאת הסוגיה המרכזית, זכרו נא מי המיט עלינו את כל זה, רעיונות שלום חסרי אחריות, מדיניות נסיגות חסרת אחריות, מדיניות סגירת השטחים באופן מופרז ומתמשך יותר מדי הביאו עלינו עובדים זרים, וכך אנחנו ממיטים גם אסון עלינו, גם צרה עליהם, וגם צרה גדולה על ראשם של הפלסטינים. ולכן, השלום, צריך לפעול למענו, והביטחון, צריך לפעול למענו, אבל לכל דבר יש מחיר, ואחד המחירים הקשים של הזיות אוסלו הוא בעיית העובדים הזרים.

תודה לחבר הכנסת אורי אורבך. תעלה חברת הכנסת חנין זועבי, ואחריה, אחרון הדוברים, חבר הכנסת אופיר אקוניס. לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, מעמד השלטון המקומי הערבי משקף את מעמדם של הערים והכפרים הערביים. כשדנים במצבן של הרשויות המקומיות היהודיות השרויות במשבר, לא מדברים בהכרח על עיר או על אוכלוסייה במשבר, אבל כשמדברים על מצבן של הרשויות המקומיות הערביות, בהכרח מדברים על ערים ועל כפרים ועל אוכלוסייה שנמצאת במשבר, וזה משתי סיבות עיקריות: הערים והכפרים הערביים לא קיימים על מפת התכנון והפיתוח הארציים, כך שכל פעולת התכנון, או אפשרויות התכנון, מוטלת על כתפי השלטון המקומי הערבי, שבקושי מחזיק את עצמו. הסיבה השנייה היא שבהעדר תשתיות, בהעדר אזורי תעשייה, נעלמים גם המוסדות וגם המשרות, ואז השלטון המקומי הופך להיות המוסד המרכזי, כלומר מרכז התכנון המרכזי והמעסיק המרכזי בעיר או בכפר.

בעניין הקיצוצים במענקי האיזון לא הובאו בחשבון לא מצב האי-שוויון שהרשויות הערביות נמצאות בו מלכתחילה ולא המצב הסוציו-אקונומי הקשה שהאוכלוסייה הערבית נמצאת בו. האי-אמון הזה מוגש כשבחצור-הגלילית לא קיבלו משכורת חודשיים, בעוד שעובדי שגור לא קיבלו משכורות זה 11 חודשים, ועובדי בוסתן-אל-מרג' לא קיבלו משכורות זה

מצבן של הרשויות הערביות מעולם לא היה גרוע כפי שהוא היום, אלא להיפך, הוא מתעצם ומעמיק בצל תוכניות הממשלה. והקיצוצים בתקציב, ובכללם במענקי האיזון, מסייעים למשבר, ולא מסייעים לשלטון המקומי. אני רוצה להביא את סיפורה של העיר שלי, נצרת, העיר הערבית הגדולה ביותר. איך מחזקים את השלטון המקומי מגביית הארנונה? באמצעות ארנונה שנגבית ממוסדות ציבוריים, מעסקים וממפעלים, או באמצעות שיפור מצבם הכלכלי של התושבים. אחוז הארנונה שנצרת-עילית גובה מאזור תעשייה שגדול פי-שלושה מאזור התעשייה בנצרת, וממשרדים ציבוריים שהממשלה החליטה להעביר מנצרת לנצרת-עילית כחלק מחיזוק היישוב היהודי, הוא שש פעמים יותר מאחוז הארנונה שעיריית נצרת יכולה לגבות. איך מחזקים את נצרת-עילית? בהצבת נצרת-עילית כיעד לאומי בכל מיני תוכניות והחלטות ממשלתיות. איך עיריית נצרת, מוכשרת ככל שתהיה, יכולה להתמודד עם מדיניות כזאת של אפליה שיטתית מול נצרת-עילית? אני דוחה על הסף את הטענה שהבעיה, בה"א הידיעה, היא ניהול כושל. גם אם יש בעיה של ניהול כושל, בואו ותיתנו דין-וחשבון קודם כול על הבעיה, בה"א הידיעה, שהיא בעיה של אי-שוויון ושל אפליה. שיבוא שר הפנים ויכריז על הקמת ועדת חקירה, שתחקור לא רק את הניהול הכושל, אלא גם את האי-שוויון בין הערבים לבין היהודים. אין מנוס מלהכיר בבעיה הזאת

ואז הדיבור על ניהול כושל ייעשה רלוונטי.

לחברת הכנסת חנין זועבי. יעלה חבר הכנסת אופיר אקוניס, יושב-ראש ועדת הכלכלה ואחרון הדוברים.

בימים האחרונים עברו הפלסטינים לדפוס חדש, הם משתמשים בהומור. וכך אומר אתמול מוחמד דחלאן: המשא-ומתן מיצה את עצמו, ומעכשיו נעבור לצעדים חד-צדדיים. אדוני היושב-ראש, נדמה לי שבהלה אוחזת בראשי הרשות הפלסטינית בכל פעם שישראל קוראת למשא-ומתן בלי תנאים מוקדמים. נאמר זאת פעם, פעמיים, מאה פעמים, השר מרידור, אולי אלף פעמים. שמעתי גם אותך אומר שאנחנו קוראים לפלסטינים לחזור אל שולחן המשא-ומתן ללא תנאים מוקדמים. למיטב ידיעתי הטובה, המרחק בין רמאללה לירושלים הוא קצר, קצר מאוד. בחישוב גס אומר שזה 15 או 16 דקות נסיעה. ישראל מוכנה למשא-ומתן, אבל הפלסטינים צריכים לדעת שכאשר הם מאיימים בחד-צדדיות, חד-צדדיות לא חלה רק על צד אחד. אני שואל את עצמי, או יותר נכון את הפלסטינים: למה לכם לקטוע באבחת חרב שורה של הסכמים שהיטיבו אתכם? לא מומלץ לפרום הסכמים. אדוני היושב-ראש, מפלגת קדימה, שהגישה היום שוב הצעת אי-אמון בממשלה, חרתה על דגלה פוליטיקה אחרת, פוליטיקה נקייה. אפילו הפריחה בלון ניסוי לאוויר,

וקראה לעצמה כמה שבועות לפני שפיצלה את הליכוד ואת מפלגת העבודה "אחריות לאומית". כך הססמאות. בפועל, בדיוק ההיפך. אדוני היושב-ראש, ברשותך, נרענן את זיכרונם הרע. הואיל והפריעו לך אני נותן לך עכשיו עוד שלוש דקות תמימות, אבל בסוף הדברים, האם צלצלו כבר? ובכן, אנחנו נרענן קצת את זיכרונם הרע של חברי סיעת קדימה. ציפי לבני,

מאיר שטרית, בעד, אבי דיכטר בעד, רוני בר-און, בעד, יואל חסון, בעד, רונית תירוש, בעד, אלי אפללו, בעד, זאב בוים, בעד. כך הצבעתם, חברי קדימה, על העלאת מחירי המים. אמרתם "כן" להצעה הזאת במסגרת חוק ההסדרים שאתם הצעתם בשנת 2006. כך, ולא אחרת, אתם הפקעתם סמכויות מהכנסת והעברתם אותן לרשות המים. חברת הכנסת רגב, שמעת את הרשימה של הדוברים שהצביעו בעד? הם הצביעו בעד. אנחנו נתקן את זה. מה שאתם עושים כעת זה לספר סיפורי מעשיות לציבור. זאת לא רק צביעות, זאת הונאה פוליטית מן המעלה הראשונה. אלה הם השקרים הגדולים ביותר שנשמעו בפוליטיקה הישראלית בשנים האחרונות.

נמאסתם" כבר יבשה הדיו, עכשיו אפשר לומר לכם, לנוכח ההצבעה שלכם ב-2006 והטחת הבוץ בממשלה ובקואליציה, אני מכבס את מילותי, תפסיקו לשקר לציבור, כי לשקר, יושבת-ראש סיעת קדימה וממלא-מקומה, יש רגליים, ולשקר יש גם ידיים. קראתי כאן רשימה, ופסחתי עלייך, כי את היית יושבת-ראש הכנסת, ולא רציתי לערב את יושבת-ראש הכנסת לשעבר בהצבעה הפוליטית הזאת. לשקר הזה יש גם ידיים, ותגידו ביושר לציבור שהצבעתם בעד ההעלאה החדה של תעריפי המים.

גברתי יושבת-ראש הסיעה, שמעתי שביום שישי התחלתם בקמפיין בעלות של מיליון שקלים על חשבון הציבור, שהוא קצת לא מדויק, בלשון המעטה, כאשר אתם עושים קמפיין נגד העלאת מחיר המים ובעצם אתם קיבלתם את ההחלטה הלא-מאוד-נבונה הזאת. אני מציע לשים קצת גבולות בעניין הזה. העיקר שהצלחנו. ממש לא הצלחתם, חבר הכנסת פלסנר.

אתה, אדוני, למזלך, לא ברשימה הזאת. זאת הרשימה, אתה רוצה שאני אחזור עליה? כדאי שגם הצופים בבית בערוץ הכנסת יראו את הרשימה של מי שהצביע. אתה לא היית אז חבר כנסת, אבל רוב חבריך כבר היו חברי כנסת. הנה הרשימה, ואני מוכן לרדת ולתת לך את הרשימה הזאת.

מציעים לכם: פשוט תפסיקו.

חבר הכנסת חסון נכנס,

כבר היה חבר כנסת בזמן הזה, חבר הכנסת שי, והוא הצביע בעד. תראה איזו רשימה, ולא אני כתבתי אותה, היא יצאה מהפרוטוקולים של הכנסת הקודמת. חבר הכנסת חסון, אני מעביר לך את התוצאות של ההצבעה. אתה הצבעת בעד. לא, לא. נא לא להעביר מהדוכן. כאן לא בוכהלטריה. אתה הצבעת בעד ההעלאה. כבוד השרים הנכבדים וחברי הכנסת הנכבדים, לא לקיים אספות עם ליד הפודיום. אדוני היושב-ראש, אני רואה שיושבת-ראש האופוזיציה וגם השר שטרית מקיימים התייעצות כרגע, ודאי בנושא אחר. קראתי קודם את שמותיכם, וגם אתם הצבעתם בעד. הצבעה חשובה, לא בלתי מבוטלת. לבוא היום ולבזבז מיליון שקל, מיליון שקל, מכספי הציבור? אני חושב שצריך להיות גבול לבושה הזאת.

אדוני היושב-ראש, מי מוביל את הקמפיין הזה? קדימה זיג או קדימה זג? ובכלל, מה קורה שם? אתם מדברים בעד ועושים נגד. אתם בעד שיחות ישירות עם ה"חמאס", או נגד? אתם בעד מתווה אנאפוליס, או נגד? נא לסיים. אתה בעד מדינה פלסטינית או נגד? אתה בעד מדינה פלסטינית או נגד?

הצעתם אי-אמון על הפגיעה בפריפריה, אבל היתה זו ממשלת קדימה שביטלה במחי יד את ההחלטה לסלול מסילות ברזל בין יישובי הפריפריה. אל תגישו הצעת אי-אמון על פגיעה בפריפריה כאשר על ראשכם מרוחה החמאה הזאת. אדוני, אני מייד מסיים. יושבת-ראש האופוזיציה, את מסייעת להדיפת המערכה נגד דוח גולדסטון, או מתבצרת בשתיקתך? כי אני שומע איך אנחנו, אדוני, ראש הממשלה, השרים, חברי הכנסת, אני, כולנו, בארץ ובחוץ-לארץ, הודפים, השר פלד, בעוצמה אדירה, את הביקורת החריפה והמיותרת של גולדסטון והקהילייה הבין-לאומית בהמשך לאותו דוח מגוחך שהוא הוציא באמצע ספטמבר. אדוני היושב-ראש, לא שמעתי את יושבת-ראש האופוזיציה. הציבור לא שמע. אני מקווה שעוד נשמע. אני מקווה שיושבת-ראש האופוזיציה תסייע במאמץ הקשה לדחות את הדוח המרושע הזה. אני מאמין שהמליאה, חברי, ידחו את הצעות האי-אמון שהונחו. אני מאוד מודה לכם. תודה רבה. רבותי חברי הכנסת, רבותי השרים, אדוני ראש הממשלה, נא לתפוס את מקומותיכם. עד אשר נעבור להצבעה אני מבקש קודם כול לברך את כל בני העדה האתיופית בישראל על יום הסיגד, יום שנתנו לו גושפנקה רשמית בחברה הישראלית בחוק שאישרנו בכנסת הקודמת לתפארת העדה ולתפארת קיבוץ הגלויות במדינת ישראל. היו ברוכים, כל בני העדה האתיופית במדינת ישראל, ביום הסיגד, הנחוג היום פעם נוספת, אבל היום בגושפנקה חוקית מלאה. תודה רבה. רבותי חברי הכנסת, הודעה נוספת: בהתאם להודעתו של יושב-ראש ועדת המדע, ובהסכמת הממשלה, אנחנו מסירים היום מסדר-היום את הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התשס"ט 2009. הצעת החוק תידחה למועד שייקבע. אומר לי יושב-ראש הוועדה, בשבוע הבא, אבל עדיין לא קבענו את סדר-היום של השבוע הבא. אם יושב-ראש הוועדה יבקש ממני, כך יהיה. החוק הוא בידי הוועדה, ויושב-ראש הוועדה יאמר לי מתי להעלותו. לכן אמרתי שיושב-ראש הוועדה ביקש ממני להסיר אותו מסדר-היום. חבר הכנסת חסון, הואיל וחיכיתי שיאמרו, ביקשתי להודיע את ההודעה, כי יכול להיות שאחד מסגני לא היה יודע לענות לך. מי שביקש להוריד

יושב-ראש ועדת המדע. אם הוא יאמר לי הרגע: לא, אדוני, תצביע על זה היום, הוא יוצבע היום. אל תאשים את הממשלה. אפשר לקיים דיון היום ולהצביע בשבוע הבא.

יושב-ראש הוועדה אמר לי שהוא עשה זאת על-פי בקשת הממשלה. ובכן, אדוני יושב-ראש הוועדה, לממשלה אין מעמד בקריאה שנייה ושלישית, ואם אתה, למרות בקשת הממשלה, לא תסכים להוריד, לא אוריד.

אני צודק, ולכן זה מורד.

בהתאם לבקשתו של יושב-ראש הוועדה וטעמיו אתו, תפנו כולכם אל היושב-ראש, העניין מורד מסדר-היום. אנחנו עוברים להצבעה על הצעות האי-אמון. רבותי חברי הכנסת, הצעת סיעת קדימה להביע אי-אמון בממשלה בנושא: פגיעת ממשלת נתניהו ברשויות המקומיות ובפריפריה, כפי שהוצגה על-ידי חבר הכנסת והשר לשעבר גדעון עזרא. נא להצביע מי בעד ומי נגד האי-אמון. הצעת סיעת קדימה להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 35 בעד, 52 נגד, ואין נמנעים.

שהצעת האי-אמון של סיעת קדימה לא עברה. יש הצעת אי-אמון נוספת והיא הצעת סיעות מרצ, רע"ם-תע"ל, חד"ש ובל"ד להביע אי-אמון בממשלה בנושא: מדיניות ממשלת ישראל בנושא העובדים הזרים, כפי שהוצגה על-ידי חבר הכנסת הורוביץ. הוא לא נענה לבקשתו של שר האוצר לחזור בו מהצעת האי-אמון ולכן אנחנו מצביעים. נא להצביע. הצעת סיעות מרצ רע"ם-תע"ל חד"ש בל"ד להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. תוצאות ההצבעה: 33 בעד האי-אמון, 51 הצביעו נגד, ואין נמנעים. השר ארדן מבקש להודיע שלמרות שהצביע בהצבעה הקודמת, באי-אמון של קדימה, הואיל והוא מקוזז הוא מבקש להפחית את הצבעתו מקולות המתנגדים לא מבחינה עקרונית אלא מבחינת היותו מקוזז. ובכן, הצעת האי-אמון של סיעות מרצ,

רע"ם-תע"ל וחד"ש לא נתקבלה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 172), התש"ע 2009, קריאה שנייה ושלישית. להצעת החוק הזו יש הסתייגות אחת, אבל קודם יציגה יושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני. חבר הכנסת אורון הוא המסתייג היחיד, והוא יבוא ויעלה אחרי חבר הכנסת גפני. לאחר מכן נעבור להצבעה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, השרים, אדוני ראש הממשלה, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 172), התש"ע 2009. ימתין רגע אדוני. חבר הכנסת אורון חזר בו מהתנגדותו, לכן אין התנגדויות. מייד לאחר הצגת החוק על-ידי יושב-ראש ועדת הכספים נצביע. נא לשבת. סעיף 17 לפקודת מס הכנסה קובע כי אדם יכול לנכות מהכנסתו החייבת במס הוצאות שהוצאו בייצור הכנסתו בשנת המס. סעיף 32 לפקודה מפרט ניכויים אשר אין להתירם בבירור ההכנסה החייבת. מוצע לקבוע באופן מפורש, במסגרת סעיף 32, כי תשלומים בכסף או בשווה כסף, שיש יסוד סביר להניח שנתינתם מהווה עבירה לפי כל דין, לא יותרו בניכוי. קביעה זו נעשית לאחר שבפועל רשות המסים ממילא נוקטת גישה פרשנית שלפיה סעיף 17 אינו מאפשר לנכות כהוצאה סכומי כסף ששולמו תוך עבירה על החוק. הרשות אינה רואה בסכומים כאמור סכומים שהוצאו במהלך הרגיל של העסק, ולפיכך, כיום סכומים מעין אלה אינם מותרים בניכוי. ההצעה הזאת היתה מונחת על שולחן הוועדה זמן רב והחלטתי להביא אותה בגלל הקטע הבא: התיקון המוצע תואם אף את דרישות ה-OECD ואת התחייבות המדינה לפי האמנה בדבר מאבק בשוחד עובדי ציבור זרים בעסקאות בין-לאומיות, אשר כוללת המלצה לאסור ניכוי תשלום שוחד לפקידים זרים. הוראה דומה קיימת אף באמנת האו"ם נגד שחיתות, שממשלת ישראל אשררה את ההצטרפות אליה. ההסתייגות של חבר הכנסת חיים אורון הוסרה על-ידו ולפיכך אבקשכם לאשר את הצעת החוק המוגשת בפניכם בקריאה השנייה ובקריאה השלישית.

תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכספים. רבותי חברי הכנסת, נא לשבת. האם צלצלנו במועד? תודה רבה.

אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה על הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 172), שהוא אשרור אמנה. כל המבקשים להצביע בעד, נא להצביע, ומי שמתנגד, יצביע נגד או יימנע. סעיף 1 נתקבל. 75 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק התקבלה בקריאה שנייה. אדוני יושב-ראש הוועדה, האם אפשר להצביע בקריאה שלישית? תודה. נא להצביע, הצבעה בקריאה שלישית על חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 172), התש"ע 2009. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 172), התש"ע 2009, נתקבל.

אני קובע שחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 172),

התקבל בקריאה שלישית וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. רבותי חברי הכנסת, לפנינו הצעת חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 6), התש"ע 2009,

יציג את ההצעה חבר הכנסת דוד אזולאי, יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה. יש הסתייגויות לחוק זה. בסדר-היום כתוב "בהסכמה עם המסתייגים". כמה דקות עומדות לרשות המסתייגים, 20 דקות, עשר דקות לחבר הכנסת טלב אלסאנע, חמש דקות לחבר הכנסת חיים אורון, חמש דקות לחבר הכנסת אילן גילאון ועשר דקות לדב חנין. בסך הכול 30 דקות. אין הסכמה, לא סיכמו אתנו. לא דיברו אתנו ולא סיכמו אתנו. אני מבקש לצמצם את זה לחמש דקות, לא דיברו ולא סיכמו. חבר הכנסת טלב אלסאנע, יש לך עשר דקות, ולא הורידו לך אפילו דקה אחת. רבותי, כבוד יושב-ראש ועדת הפנים, נא להציג את החוק. אנחנו נצלצל, וחמש דקות לאחר הצלצול תתחיל ההצבעה. אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, מכובדי השרים, אני מתכבד להביא לפניכם את הצעת חוק המועצות האזורית (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס'

התש"ע 2009, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. סעיף 2 לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד 1994, להלן: החוק קובע כי הבחירות הראשונות למועצה האזורית, לאחר כינונה, רבותי, מי שרוצה לצאת יכול לצאת. נא לא לדבר בתוך האולם. ואם מדברים, אז בישיבה. אנחנו נצלצל, ולאחר הצלצול, חמש דקות עד ההצבעה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה. אדוני היושב-ראש, סעיף 2 לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד 1994, להלן: החוק,

כי הבחירות הראשונות למועצה האזורית, לאחר כינונה, ייערכו בתוך 60 ימים מתום ארבע שנים לכינון המועצה, במועד שיקבע השר, ואולם השר רשאי, בהתייעצות עם ועדת הפנים והגנת הסביבה, לקבוע מועד מאוחר יותר, שיחול בשנה החמישית לכינון המועצה, ובמקרים מיוחדים, באישור הוועדה, שיחול בשנה השישית לכינון המועצה. הסדר דומה קיים גם בשאר הרשויות המקומיות, על-פי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה 1965. בהצעת חוק זו, אדוני היושב-ראש, שיזמה הממשלה, מוצע לתקן סעיף זה כך ששר הפנים יוכל, בהתייעצות עם הוועדה בלבד, לדחות את מועד עריכת הבחירות הראשונות למועצה למועד מאוחר יותר שיקבע, אם הוא רואה שנסיבות העניין מצדיקות זאת. על-פי טענת הממשלה, עריכת בחירות למועצה בטרם עת עלולה להביא לפגיעה בבניית המועצה כנדרש, ועקב כך לפגיעה בתושבי המועצה. אדוני היושב-ראש, מסתבר כי מה שעמד מאחורי הגשת הצעת חוק זו על-ידי הממשלה הוא רצונה להביא לדחיית הבחירות הראשונות במועצה האזורית אבו-בסמה, שהוקמה בשנת 2004, ואשר לדעת הגורמים המקצועיים במשרד הפנים עדיין אינה בשלה לעריכת בחירות. לכן ההצעה מתייחסת אך ורק למועצות אזוריות, והתבקש פטור מחובת הנחה לשם הבאתה לקריאה ראשונה, הואיל והבחירות למועצה אזורית זו היו אמורות להתקיים, ללא תיקון החוק, בחודש הקרוב. במהלך הכנת הצעת החוק לקריאה שנייה ולקריאה שלישית סבר צוות הייעוץ המשפטי של הוועדה כי נוסח זה של הצעת החוק, אשר מאפשר לשר הפנים לקבוע מועד שאיננו מוגבל בזמן, מבטל את הצורך באישור הוועדה ומבטל את דיווח השר לוועדה על היערכות לבחירות במקרה של דחייה, מעורר תמיהה. על אף זאת החליטה הוועדה לאשר את ההצעה ולהביאה לקריאה שנייה ושלישית בנוסח שהציעה הממשלה. הצעת חוק זו מוגשת בצירוף הסתייגויות. אני מבקש כי הכנסת תדחה את ההסתייגויות. כבוד היושב-ראש, לא הבנתי. למדתי משפטים באחת מהשנים שהייתי, מה פירוש "מעוררת תמיהה"? האם היא חוקתית או לא חוקתית? מה פירוש "מעוררת תמיהה" הייעוץ המשפטי הודיע שהיא מעוררת תמיהה? אדוני, הנושא הזה מעורר, לטענת היועץ המשפטי של הוועדה, אבל זה לא מונח משפטי, "מעורר תמיהה". אז אני חוזר בי מהמושג "תמיהה", ואני אומר שלפי דברי היועץ המשפטי של הוועדה זה מעורר בעיות חוקתיות קשות. בסדר. יש לי אוזן מוזיקלית, ואני לא רוצה שבכנסת ישראל תהיה בתוך הפרוטוקול התייחסות לא משפטית בעליל של יועץ משפטי. אדוני היושב-ראש, קיבלתי את ההערה ואני מתקן את הדברים. אני מקווה שזה לשביעות רצונך. לא, לשביעות רצונה של הכנסת. אני מודה מאוד ליושב-ראש הוועדה. תודה רבה, אדוני. על אף כל זאת החליטה הוועדה לאשר את ההצעה ולהביאה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית בנוסח שהציעה הממשלה. מובן שהצעת החוק הזאת מוגשת בצירוף הסתייגויות, ואני מבקש מהכנסת לדחות את ההסתייגויות האלה ולתמוך בהצעת החוק בקריאה שנייה ובקריאה שלישית בנוסח המוצע על-ידי הוועדה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה ליושב-ראש ועדת הפנים. רבותי, לחוק זה יש מסתייגים. המסתייג הראשון הוא חבר הכנסת דב חנין, ולרשותו עומדות עשר דקות. בבקשה, אדוני. חבר הכנסת טלב אלסאנע, לכל ההסתייגויות עשר דקות, מרצ חילקה זאת בין חבר הכנסת אורון לחבר הכנסת גילאון. אדוני היושב-ראש,

אדוני ראש הממשלה, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, צריך לומר את הדברים בשפה ברורה, עמיתי חברי הכנסת: החוק הזה, שהיום מבקשים מאתנו לאשר, הוא חוק לא חוקתי, והוא חוק לא חוקי. החוק הזה הוא חוק מסוכן. החוק הזה הוא חוק חמור. אני עומד מאחורי כל אחת מהמלים שאמרתי כרגע, ואני רוצה לומר לכם, עמיתי חברי הכנסת, במה הדברים אמורים. הכותרת של החוק היא: חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות). אנחנו הצענו לשנות את שם החוק הזה ולכתוב במקום הכותרת הזאת: חוק המועצות האזוריות (ביטול בחירות) כי זה תוכנו האמיתי של החוק. החוק הזה בעצם מאפשר לשר הפנים לבטל לחלוטין, לנצח, לדחות ללא הגבלת זמן, את קיומן של בחירות למועצה האזורית. זה דבר חסר תקדים במדינה דמוקרטית, עמיתי חברי הכנסת. העיקרון הבסיסי שכולנו גדלנו עליו הוא העיקרון שאומר: בלי בחירות אין דמוקרטיה. בלי בחירות אין דמוקרטיה. ואם לא נותנים לאזרחים את הזכות לבחור, איך מצפים מהמערכת להיות מערכת דמוקרטית? עמיתי חברי הכנסת, חברי חבר הכנסת אזולאי תיאר לפניכם את הרקע לחקיקת החוק הזה, והוא דייק בדבריו, כרגיל. הוא אמר שהחוק הזה מוצע על רקע המצב במועצה האזורית אבו-בסמה, שהוקמה בשנת 2004 ומאז כבר היו צריכות להתקיים בה בחירות, ומועד הבחירות האלה נדחה פעם אחר פעם לפי פניית שר הפנים. בכל הארכה כזו, כאשר הגיע השר אל הוועדה, או הגיעו שלוחיו אל הוועדה, הוועדה חזרה ואמרה לו: ההארכה הזאת ניתנת בתנאי, אנחנו לא מסכימים להארכה כזאת, אנחנו לא שבעי רצון, הפרוטוקולים הרי נמצאים, ודרשו שזאת תהיה הארכה אחרונה, ויינקטו אמצעים. ובכל זאת, היום מגיע משרד הפנים עם עמדה מרחיקת לכת, שאומרת: תנו לי את הכוח, תנו לי את הסמכות, לדחות את הבחירות האלה לנצח. תנו לי את הכוח למנוע מאזרחים במדינת ישראל את הזכות לבחור ולהיבחר לגוף השלטון המקומי שלהם. עמיתי חברי הכנסת, הדברים החמורים בהצעת החוק הזאת הם רבים. קודם כול, יש כאן דחייה של הבחירות לנצח. דחייה של הבחירות לא לחודש, לא לחודשיים, לא לחצי שנה, לא לשנה, לא לשנתיים, לא לשלוש, לא לארבע, לא לעשר שנים, דחייה של הבחירות בכלל. ואם דבר כזה מתיישב עם דמוקרטיה, עמיתי חברי הכנסת, אני מוכן שנקיים פה דיון רציני בכנסת בשאלה מהי בכלל דמוקרטיה, מה נותר בכלל מהדמוקרטיה אם גם בחירות לא נכללות בה.

לא רק שדוחים את הבחירות, אדוני היושב-ראש, לנצח, ללא הגבלת זמן, אלא בעצם גם משתחררים מהביקורת הפרלמנטרית. לפחות אפשר היה לבוא ולהגיד: אוקיי, השר חושב שדבר כל כך מרחיק לכת נדרש, יצטרך שר הפנים להתכבד ולבוא לפני ועדת הכנסת ולשכנע את ועדת הכנסת שאכן יש מקום לדחות את הבחירות, ולדחות אותן לנצח. אפילו הדבר הזה לא קיים בהצעת החוק. זאת אומרת, לא רק מאפשרים דחייה של הבחירות לנצח, אלא גם משחררים את השר ואת הממשלה מהאחריות הפרלמנטרית, מהביקורת הפרלמנטרית, מהיכולת של הכנסת לפקח ולהגיד: עד כאן. לזה אנחנו לא מסכימים. זה מוגזם,

זה לא רצוי,

זה מזיק. את הכלי הזה הכנסת שוללת מידיה היום, כאשר היא מקבלת את החוק הזה, חוק שמאפשר גם לדחות את הבחירות וגם לעשות את זה בלי אישור של הכנסת, בלי ועדה של הכנסת, בלי הסכמה של הכנסת. עמיתי חברי הכנסת, אלה הם דברים חמורים ומרחיקי לכת. זוהי בדיוק דוגמה מוחשית לגלישה המסוכנת במדרון של חיסול המרחב הדמוקרטי במדינת ישראל.

שהאזרחים באבו-בסמה לא בשלים לבחירות. אני חייב להגיד לכם, עמיתי חברי הכנסת, זאת אמירה מקוממת. לא הביאו לנו שום ראיה לטענה הזאת, לא הביאו שום הוכחה. זאת הרי טענה מרחיקת לכת. בשביל לטעון כזאת טענה מרחיקת לכת צריך לבוא עם נתונים עובדתיים כלשהם. נגיד שהטענה הזאת מוכחת, האם לא צריך לקבוע זמן?

אני לגמרי אתך, אדוני היושב-ראש, שאלתי את השאלה הזאת בדיוק גם בוועדה. אני מוכרח לומר לך, חבר הכנסת חנין, כרגע לא בהיבט פוליטי, אלא בהיבט חוקתי לחלוטין, הרי היועץ המשפטי של הממשלה מאשר הגשת חוק כזה. האם אנחנו באמת,

והמערכת המשפטית של הכנסת הביעה את דעתה, אני לא יכול לומר לנציג הממשלה, שהוא היועץ המשפטי שלה, כשהיא מגישה חוק כזה, שלא יביא אותו להצבעה. אני לא יכול לומר לו דבר כזה. אומנם אני מביע תמיהה, אבל אתם צריכים להבין שאם היועץ המשפטי לממשלה, או מערכת הייעוץ המשפטי של משרד הפנים, שהיא חלק מהמערכת, שהרי כל יועץ משפטי כפוף ליועץ המשפטי של הממשלה, מאשר זאת, הכנסת נמצאת במצב מוזר. אני כבר אומר: אני לא אצביע בעד החוק הזה. אני לא אומר שאני אצביע נגד,

באופן אישי, אבל יחד עם זה, נדמה לי שהיה צריך לפנות מישהו ליועץ המשפטי לממשלה ולשאול אותו אם הצעת החוק הזאת עומדת בקנה אחד עם אמות מידה דמוקרטיות. זאת שאלה מרכזית. אני לא מדבר כרגע, אני בעניין הזה אישית רואה כמוכח את הצורך בטובת התושבים, אבל החוק חייב להיות במסגרת היגיון חוקתי מסוים.

אדוני היושב-ראש, אני בהחלט מודה לך על השאלה, והייתי מציע לראות את זה בזווית נוספת, ולבחון את השאלה הזאת במבט יותר רחב לעתיד, לא רק לגבי החוק הזה.

אדוני היושב-ראש, שהחוק הזה עבר את אישורו של היועץ המשפטי לממשלה, אחרת הוא לא היה מגיע אלינו. אבל כפי שאני רואה את הדברים, אדוני היושב-ראש, יש לנו בכנסת יועץ משפטי משלנו, וייעוץ משפטי משלנו. בלי ספק. ואני חושב שבמצב כזה ראוי היה שגם היועץ המשפטי של הכנסת, בעוד שהיועץ המשפטי לממשלה מחייב את הממשלה, היועץ המשפטי של הכנסת מייעץ לכנסת. הכנסת מורכבת מכוחות פוליטיים. כשבאה הממשלה לפני הכנסת ואומרת לה: היועץ המשפטי לא יכול לבוא אלי ולומר לי: אתה לא תפעיל את הרוב, כי יכול להיות שהרוב טועה. יכול להיות שלא, אבל הכנסת, כי חבר הכנסת טלב אלסאנע פנה אלי, שאני אתערב בעניין זה, ואכן, אני מוכרח לומר שהחוק לא, מעלה אצלי תמיהות, אלא החוק הזה, הייתי שואל את עצמי שאלות רבות, למרות הנחיצות בו,

ולמרות התועלת שהוא מביא לתושבים עצמם, עקב האישיות שעליה מדברים כרגע, ואני לא רוצה להיכנס לפרטים כאילו מדובר בחוק אישי, אבל אני מוכרח לומר שברמה החוקתית יש פה בעיה שהיא לא פשוטה, אני עוצר כמובן את השעון, בעיה שהיא לא פשוטה, אבל עם כל הכבוד, היועץ המשפטי לכנסת אמר את דעתו, ודעתו גם תועבר כמובן למוסדות מפקחים אחרים, אם וכאשר ימצאו לנכון מי מהם לבוא ולקיים דיון באיזו המרצה שתוגש אליה, באיזו עתירה שתוגש אליה. אדוני היושב-ראש, בהקשר זה אני רוצה לומר רק למען הפרוטוקול, שהיועץ המשפטי של ועדת הפנים, כמובן במלוא הנימוס והכבוד, הביע בפנינו עמדה מאוד ברורה. אמר זאת יושב-ראש הוועדה, ללא כחל ושרק. ואמר זאת גם יושב-ראש הוועדה.

ולכן, אדוני היושב-ראש, אני חושב שאנחנו ככנסת, שמחוקקת חוקים אבל גם מחויבת למשטר החוקתי של מדינת ישראל, צריכים לדברים האלה להטות את אוזננו ולשים את לבנו, כי בסופו של דבר, אם אנחנו ננסה לשבור את המשטר החוקתי, אנחנו נסב נזק מאוד מאוד גדול למערכת שאנחנו בעצם מופקדים עליה, כמחוקקים. לכן, אדוני היושב-ראש, אני אומר: ברמה העקרונית, החוק הזה הוא לטעמי חוק בלתי חוקתי, החוק הזה הוא חוק שפוגע במערכת הדמוקרטית באופן בלתי אפשרי, גם בדחייה האין-סופית של הבחירות וגם בהסרת הפיקוח הפרלמנטרי.

אדוני היושב-ראש,

אני רוצה להתמודד עם נימוקים שהועלו בוועדה, ולומר שהטענות שהתושבים באזור אינם בשלים לבחירות, אפילו לא היו טענות שניתנה להם איזו תשתית עובדתית, ראיות כלשהן, איזו אינפורמציה, איזה בסיס, שיוביל אותנו לחשוב שאולי יש איזו בעיה ספציפית שבאמת מחייבת לדחות שם את הבחירות.

לא הושמעו טענות כאלה, לא הושמעו ראיות כאלה, ממשלה יכולה לבוא ולהצהיר שהעם בישראל לא מוכן לבחירות, אכן כך. ולכן לא יתקיימו. אני מכיר רשויות אחרות, למשל, אני למשל מכיר רשות אחרת, שכנה לנו, שהחליטה שבינואר אי-אפשר לקיים בחירות, חבר הכנסת טלב אלסאנע.

אני לא שמעתי אותך אומר על במת הכנסת: איך זה יכול להיות.

אבל אני שואל איך זה יכול להיות. אדוני היושב-ראש, אני חושב שאתה העלית רעיון, אני שמח שלא נמצאים פה הרבה שרי ממשלה, אחרת מי מהם עוד היה יכול להציע את זה כהצעת חוק ממשלתית והיינו מגיעים למסקנה שהעם בישראל הוא עם עצבני ורגזן, יש לו הרבה צרות והרבה קשיים, ואולי הוא באמת לא בשל לבחירות, ונדחה את הבחירות,

גם בלי אישור של הכנסת ובלי לקבוע מועד, ונדחה את זה ונמשיך לקרוא לעצמנו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. עמיתי חברי הכנסת, זה פשוט לשים ללעג ולקלס את עצם הביטוי דמוקרטיה. דמוקרטיה לא יכולה להתקיים בלי בחירות. עמיתי חברי הכנסת, אני חושב שלכן יש מקום לקבל, ואני כרגע מדבר ברמה העניינית ביותר, מעבר לוויכוח העקרוני, יש מקום לקבל פה את ההסתייגויות שאנחנו הצענו, מעבר לוויכוח העקרוני. אנחנו הצענו הסתייגויות מאוד מאוד סבירות ומידתיות. רוצים לדחות בחירות? אוקיי, אבל לדחות למסגרת זמן מסוימת. לדחות, נניח, בשישה חודשים או לדחות בשנה. אם רוצים לדחות בחירות, צריך להביא את הנושא לאישורה של ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת,

אני אומר את הדברים כיוון שהמטרה שלי כאן, האמינו לי, עמיתי חברי הכנסת, היא לא רק לנגח את הממשלה. אני באמת באמת חרד למערכת הדמוקרטית שלנו, ואני חושב שאם ההסתייגויות האלה לא תתקבלנה והחוק הזה יתקבל בצורתו הנוכחית, אנחנו עושים היום תקדים מסוכן וחמור ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל.

במו ידינו, קובעים את התקדים שמאפשר להימנע מבחירות, מאפשר לרשות המבצעת להחליט מתי נמנעים מבחירות, משחרר את הרשות המבצעת בעניין הזה מכל פיקוח פרלמנטרי, מכל בקרה פרלמנטרית. איך אנחנו יכולים לעשות את זה, עמיתי חברי הכנסת? איך אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לקחת את המערכת היקרה הזאת, מערכת הבחירות, לבטל אותה, לפגוע בה ולעשות את זה כדי לפתור בעיה נקודתית במקום כזה או אחר, כשאפילו ראיות לקיומה של הבעיה הזאת לא הובאו בפני ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. לכן, עמיתי חברי הכנסת, אני קורא לחברי הכנסת לאמץ את ההסתייגויות של קבוצות המסתייגים השונות. קודם כול את ההסתייגויות שקובעות מסגרת זמן לדחיית הבחירות. ב-30 יום אפשרות אחת, בחצי שנה אפשרות שנייה, בשנה אפשרות שלישית. לאחר מכן, את ההסתייגויות שקובעות שצריך אישור של ועדה של הכנסת לדחיית הבחירות האלה. ואם ההסתייגויות האלה לא מתקבלות, עמיתי חברי הכנסת, אני קורא לכל חברי הכנסת הנאמנים לדמוקרטיה, חברי קואליציה ואופוזיציה כאחד, להרים היום את ידם ולהצביע נגד החוק המסוכן הזה. החוק המסוכן הזה הוא החוק שמסמן את התחלת הסוף של הדמוקרטיה בישראל. אז לא נאפשר לדבר הזה לעבור.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת טלב אלסאנע, גם לרשותך עומדות עשר דקות. חברי הכנסת אורון וגילאון יעלו מייד אחריו, באיזה סדר שהם רוצים. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לא פעם כבוד היושב-ראש היה מעיר שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. הוא חוזר ומדגיש את החשיבות בציון של יהודית, אבל הוא גם לא שוכח לציין: דמוקרטית. והשאלה הנשאלת היא, רבותי: מה זו מדינה דמוקרטית? האם ניתן לדבר על דמוקרטיה ללא בחירות? כאשר מביאים לנו הצעת חוק כזו, חברי הכנסת מטעם קדימה, שכל הזמן מדברים על חשיבות שלטון החוק וזכויות האוכלוסייה הערבית וכל מיני דברים, זה המבחן האמיתי. כאשר היום מביאים הצעת חוק, רבותי, ששוללת או דוחה את הבחירות, לא לשנה או שנתיים או עשר או 20 או 50 או 100 שנים.

אין הגבלת זמן. דחייה ללא הגבלת זמן. ומי יקבע שיש נסיבות לדחייה? זה שר הפנים. ומי יקבע שיתקיימו נסיבות המצדיקות קיום הבחירות? זה שר הפנים. ומי יקבע את מועד הבחירות? זה שר הפנים. האם זכות יסוד זו תהיה נתונה לרשות המבצעת? האם זכות יסוד זו תהיה נתונה לקפריזה אישית של שר, אפילו מבלי לקבל הסכמה של ועדה בכנסת? האם זה הגיוני? האם הדבר הזה יעלה על הדעת?

כבוד היושב-ראש, מבצע "עופרת יצוקה" אדוני היושב-ראש, כאשר היה מבצע "עופרת יצוקה", והיה ירי של טילים על שדרות ועל הנגב, האם היה מישהו בא ואמר: רבותי, אנחנו דוחים את הבחירות לכנסת לעוד ארבע-חמש שנים, הרי מבצע מלחמה. בנגב אין מצב מלחמה? ביישובים הבדואיים, אני רוצה להודיע לכנסת, אין מלחמה. המלחמה היחידה זה הציוד המכני של מינהל מקרקעי ישראל ומשרד הפנים, שמגיע מדי שבוע להרוס בתים של האוכלוסייה הבדואית בנגב. אבל אין מצב מלחמה. אין צונאמי, אין אסון טבע, חוץ ממדיניות האפליה והגזענות.

האם מדיניות האפליה והגזענות הזו מצדיקה את דחיית,

זכותם של חלק מאזרחי המדינה לבחור ולהיבחר? ואחר כך באים לדבר על דמוקרטיה? הרי איך תלכו, תגנו, על הצעת החוק הזו בפני העולם? זה יותר גרוע מדוח גולדסטון. גולדסטון לא מדבר על אזרחים. הוא מדבר על סובב רצועת-עזה. חבר הכנסת חסון.

חבר הכנסת חסון, אתה יכול לדבר בחוץ. זה חוק שהוא גזען, זה חוק שהוא מטומטם, זה חוק שהוא מסוכן, זה חוק שהוא אנטי-דמוקרטי. אני לא רואה שום בית-משפט שיאשר הצעת חוק כזו. מה, הכנסת השתגעה? מה, חברי הכנסת ויתרו על כבוד הכנסת?

מאשרים חוק בלתי חוקתי שנוגד את עקרונות היסוד במשטר דמוקרטי? אני לא רוצה לדבר, כבוד היושב-ראש, על חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. מה זה כבוד האדם אם שוללים ממנו את הזכות לבחור את נציגיו, לכל החיים? אומרים לו: אתה קטין, אתה פסול, אנחנו האפוטרופוס, אנחנו נקבע לך מי האדונים שלך. אנחנו מחזירים את המנדט. אפילו המנדט הבריטי היה עם הגבלת זמן. לא היה מנדט בריטי ללא הגבלה. היום ממנים לנו נציב עליון בנגב ללא הגבלת זמן. ואני לא מדבר על מר עמרם קלעג'י. אני ממש, הוא ידיד טוב שלי, אני מכבד אותו, הוא עשה את היישובים הבדואיים שווייץ. אבל זה לא המצב. היישובים הבדואיים לא מחוברים לא לחשמל ולא לכבישים, ואפילו מנהל מחלקת החינוך איננו יודע לקרוא ערבית. הוא מנהל מחלקת חינוך שאחראי על החינוך של הבדואים,

הגזבר הוא יהודי, המזכיר הוא יהודי, ראש המועצה הוא יהודי. אני לא מדבר על זה. אבל היום להגיד לאנשים: אתם פסולים, אתם לא מסוגלים, איזה מסר מעבירים? אנחנו, היהודים, אנחנו העם הנבחר, אנחנו נמנה אדון עליכם לכל החיים, והכנסת תאשר חוק כזה? ולדבר על דמוקרטיה?

הדבר השני: אין ספק שזו פגיעה קיצונית, בלתי סבירה לחלוטין. הרי מה היה המצב קודם? היה ארבע שנים, עם אפשרות להאריך בעוד שנה בהתייעצות עם ועדת הפנים, ולגבי מועצת אבו-בסמה, כשתמו חמש שנים,

לגבי המועצה הזו באופן מיוחד, והאריכו לשנה שישית. ואז היה אופיר פינס יושב-ראש ועדת הפנים, ואמר: אני מאריך לשנה שישית בשני תנאים: תנאי ראשון, שתהיה הסכמה של הוועדה, לא התייעצות, אלא הסכמת ועדת הפנים, וחובת דיווח כל שישה חודשים לוועדת הפנים. הם לא הגישו דיווח כל שישה חודשים, מה עשו כדי להכשיר את התושבים לבחירות. בסוף השנה השישית הם באו ואמרו: אנחנו נבטל את ההגבלה.

לא 20. והשר אלי ישי רץ ואומר, אפילו דוד אזולאי, שהוא אדם ישר,

כשהעלה את הסוגיה, וגם במהלך הדיון, גם הוא התלבט. אני ראיתי על פניו את ההתלבטות שלו. כפו אותו, אנסו אותו. היועץ המשפטי הוא לא בדואי, היועץ המשפטי של ועדת הפנים.

הוא בא ואמר שהצעת החוק מעלה שאלות חוקתיות. אבל, לצערי, לא התקיים דיון. הם עשו פטור מחובת הנחה, הם העבירו את זה תוך שבוע, הם רצו כי קבעו להם מועד.

ולא התקיים דיון מקצועי, ענייני, בסוגיות מהותיות. הצעת חוק כזו, צריך להביא אנשי מקצוע, צריך להביא משפטנים, צריך להביא את השלטון המקומי, צריך להביא את כולם לקיים דיון. לא התקיים שום דיון. באים ואומרים לנו שהצעת החוק הזו, בלעדיה אי-אפשר. מה זאת אומרת שבלעדיה אי-אפשר? אני רוצה לצטט, אדוני היושב ראש, חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו אומר: "זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על הכרה בערך האדם, בקדושת חייו, בהיותו בן-חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל".

ואני לא ציוני, אבל אני חזרתי וקראתי את מגילת העצמאות. ותראו, רבותי, מה כתוב שם: "אנו קוראים לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל". אפילו במגילת העצמאות כתוב: "העם הערבי". היום לא אומרים את זה בכנסת ישראל. ב-48' אומרים "העם הערבי", כאן אומרים "הלא-יהודים".

בזמן המלחמה, בזמן קום המדינה, כשהיה משבר, מדברים על "עם ערבי". חבר הכנסת טלב אלסאנע: יש כאלה שאומרים "הלא-יהודים", יש כאלה שאומרים "הערבים".

אני מתקן: יש כאלה,

"אנו קוראים לבני העם הערבי, תושבי מדינת ישראל, לשמור על השלום, ליטול חלק בבניין המדינה, על יסוד" רבותי, על יסוד מה? "אזרחות מלאה ושווה". שמעתם? אזרחות מלאה ושווה. מי אומר את זה היום בכנסת: "אזרחות מלאה ושווה"? אומרים "נתינים", מה זה אזרחים?

מדברים על לא רק סתם אזרחות, אלא על אזרחות מלאה, ולא סתם אזרחות מלאה, אלא אזרחות מלאה ושווה. והיום אומרים: אנחנו ממנים לכם אפוטרופוס, ממנים לכם אדון. איפה האזרחות המלאה והשווה? "ועל יסוד נציגות" תדעו, רבותי, זה מה שכתוב במגילת העצמאות, שמפנה אליה חוק כבוד האדם וחירותו, "ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה הזמניים והקבועים של המדינה" זה ב-48'. כדי שישמעו, כי יש כאלה שלא שומעים. חבר הכנסת אלסאנע, שגם היושב-ראש ישמע, אדוני היושב-ראש, אתה מצטט ממגילת העצמאות. אם היא תבוא להצבעה היום, היא תעבור בכנסת? הוא שאל אותי, הוא לא שאל אותך, ואני מאמין שכן. אשרי המאמין.

אדוני היושב-ראש, מה יוצא מהמצב? מה יוצא היום? היום מתקנים, רבותי, את חוק המועצות האזוריות, חבר הכנסת ג'ומס, כי אבו-בסמה היא מועצה אזורית, אבל שכחו לתקן את חוק הרשויות המקומיות. יש לנו עכשיו שני חוקים, חוק הרשויות המקומיות ממשיך להיות במצב הקודם, שולט המצב הקודם. זאת אומרת, מקסימום ארבע שנים, עוד שנה חמישית. חוק המועצות האזוריות, תופרים אותו על-פי מידת הנציב העליון, ואז אין הגבלת זמן.

איפה ההיגיון? יש שתי מערכות חוק? למה חוק המועצות המקומיות, הרשויות המקומיות, נשאר כפי שהיה קודם, ומתקנים רק את חוק המועצות האזוריות? הדבר הנוסף, רבותי, גם אם הכול מוצדק, אפשר למצוא פתרון משפטי אחר.

אני מצטט, כבודכם, קביעה של השופטת פרוקצ'יה בפסק-דין של בית-המשפט העליון, והיא מציינת: "נוכח חשיבותה ומשקלה של הזכות לבחור ולהיבחר בבחירות חופשיות שתתקיימנה במועדן, נדרש אינטרס נוגד בעל משקל רב במיוחד כדי להצדיק סטייה ממועד הבחירות המקורי שנקבע. גם אם נגרמים תקלות וקשיים למהלך הרגיל של הבחירות עקב מצב ביטחוני קשה, וגם אם מועד הבחירות המקורי חל בעת שהציבור טרם חזר לשגרת חיים מלאה, אין בכך בהכרח כדי להצדיק את דחיית מועד הבחירות לתאריך אחר, שלאחר שוך הקרבות. רק מצב קיצוני וחמור במיוחד, השולל באופן משמעותי ביותר את יכולתו של הבוחר לממש את זכותו לבחור ופוגע באופן ממשי ומכריע במועמדים לבחירה מבחינת סיכוייהם להתמודד ולנהל מערכת בחירות, עשוי לגבור על ערך עליון של קיום הבחירות במועדן. רק מערכת נסיבות המצביעה על פגיעה מהותית ביותר בסיכויי הבוחר והמועמד לבחירה לממש זכויותיהם לחופש ביטוי פוליטי" תודה רבה, חבר הכנסת טלב אלסאנע. אדוני היושב-ראש, אתה הבהרת היטב את ההסתייגות.

בהסתייגויות שלנו, מנסים להכניס היגיון לשיגעון שהיה. אני ביקשתי שיתקיימו הבחירות במועד. מקסימום הלכתי לשנה. אני מוכן להאריך, ללכת כברת דרך ארוכה. אני מוכן לקבל הצעתו של חבר הכנסת חיים אורון לשנתיים, במקום ארבע שנים יהיו לנו עוד שנתיים, שש שנים, ועוד שנתיים, שמונה שנים, אבל ללא הגבלת זמן? מועצה שלא מצליחה להכשיר את התושבים ואת היישובים בשמונה שנים היא כושלת, אסור לה להמשיך לשלוט. תודה רבה, חבר הכנסת

אבל יש גבול לכל תעלול. זה אובדן דרך, זה טירוף מערכות, והכנסת צריכה לשמור על כבודה. תודה רבה.

חבר הכנסת חיים אורון, ואחריו, חבר הכנסת אילן גילאון. לכל אחד חמש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אומנם הכותרת היא "חוק המועצות האזוריות", אבל זהו חוק אבו-בסמה. אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, המועצה האזורית אבו-בסמה הם השכנים הבלתי-אמצעיים שלי, של קיבוצי, זה 60 שנה. אני מכיר חלק גדול מהיישובים ולא מעט תושבים במועצה הזאת, ואני רוצה לומר באחריות מלאה: הצעת החוק, כפי שהיא מוגשת כאן, היא ודאי לא על דעתם, היא לא על דעתם של ראשי המועצה, כולל הממונים, היא לא על דעתם של חלק מהחברים שהביאו את הצעת החוק הנה. היא תוצאה של גחמה של שר הפנים, שאפילו לא יושב פה, ואין לו אומץ פעם אחת לעלות לדוכן ולהגן עליה. פעם אחת הוא שלח את השר מרגי, שתוך כדי דבריו, כשאני קראתי לו ואמרתי לו, אתה מציע דחיית בחירות בלי מועד? הוא אמר: לא נכון, ובהגינותו, כשהוא ירד מהדוכן, הוא אמר: הטעו אותי,

לבחירות בלי מועד. זאת לא רק הצעת חוק לאבו-בסמה, זו הצעת חוק לציבור הערבי. מישהו היה מעלה על הדעת לדחות ליישוב יהודי כלשהו את מועד הבחירות כך, פתוח? ואני ניסיתי, בגלל היכרותי עם המועצה הזאת, לדבר עם האנשים שקשורים לעניין, אני לא רוצה להזכיר פה שמות. היהודים תמיד בשלים לבחירות.

אני פניתי לאנשים שקשורים לעניין, ואני אומר שההסתייגות של אילן גילאון ושלי, חבר הכנסת אזולאי, ההצעה שלנו כאן היא מבחינה מסוימת, חבר הכנסת אזולאי, הצעת ההסתייגות שלנו היא מבחינה מסוימת גם פשרה עם עצמנו, כי חיפשנו הצעה שיש סיכוי שתתקבל, וחבר הכנסת אזולאי יודע שמה שאני אומר הוא מדויק, יש סיכוי שתתקבל על-ידי רוב הציבור הבדואי.

יש כאלה שאומרים: עכשיו. אבל חבר הכנסת טלב אלסאנע, שמכיר את העניין, אמר: אני מוכן לקבל את ההצעה הזאת. אז איפה הממשלה? איפה השר לענייני מיעוטים? שיגידו: רגע, יש פה ציבור שאומר, אני מוכן לקבל דחייה בארבע שנים.

עם check point, עם נקודת מבחן, כעבור שנתיים, כעבור שנה וחצי מעכשיו, מבחינת לוח הזמנים בוועדת הפנים של הכנסת,

איך זה נקרא, של ראשי המועצות הערביות. לא הם יחליטו, אלא ועדת הפנים של הכנסת תחליט אם לקיים את זה בתום שנתיים, בתום שנתיים וחצי עד שמונה שנים. זאת אומרת, עד עוד ארבע שנים. שר הפנים, ככה, בתחושה שכל דבר יעבור פה, מעביר את זה. איזה מסר אתם עושים? מה ההיגיון? שיבוא בן-אדם סביר ויגיד לי מה ההיגיון במהלך הזה. אני יודע מה קורה במועצות הערביות, במועצות המקומיות הבדואיות בנגב, ואני יודע שבסיבוב הראשון של הבחירות בעיירות בנגב היה מצב לא פשוט. אבל היום לדוגמה בחורה, ובלגייה, ובתל-שבע, ובכסייפה, ובערוער, אומרים אנשי משרד הפנים: המועצות מתנהלות בסדר גמור, יותר טוב מאשר כל מיני, אני לא רוצה לתת עכשיו שמות, שלא לפגוע במישהו אחר. אז למה לא נותנים את הקרדיט הזה לציבור? למה לא באים ואומרים: כן, בתוך שלוש-ארבע שנים יהיו בחירות, לא מועצה ממונה. אמרתי בדיון בקריאה הראשונה, ואני אומר גם היום: אני חושב שראש המועצה הממונה, עמרם קלעג'י, עושה עבודה מצוינת. הוא לא היה מתווכח אתי פה מעל הדוכן, אני אגיד את זה פה בצורה הזאת, הוא לא היה אומר שאני מדבר שטויות. אין מי שיודע יותר טוב ממנו מה קורה. אני פונה לחברי הכנסת, אולי ברגע האחרון: לא חייבים ליצור עוד מוקד של מתיחות בנגב. יש מספיק מוקדי מתיחות בנגב, בפינוי בתים, בצווי הריסה, בלי פתרון בעיית הבדואים. דווקא במועצה האזורית אבו-בסמה היה ניסיון ששבר קצת את המסגרות. הוא מצא דרכים אחרות להתמודד עם שאלת היישובים, הוא מצא דרכים אחרות להתמודד עם שאלת ההתיישבות, הוא מתמודד אחרת עם נושאים רבים נוספים, אני לא רוצה להציג פה איזו תמונה אידיאלית, היא רחוקה מלהיות אידיאלית, והרצון הטוב הזה, שזכה לשיתוף פעולה עם הציבור הבדואי בנגב, עומד היום למבחן מיותר, מיותר לחלוטין. יכול להיות שאני זורה את דברי לרוח, כי אין סיכוי. אמרו לי כבר כל מיני אנשים: תשמע, הקואליציה החליטה, יכול להיות שמה שאתה אומר הוא נכון. אני חושב שההסתייגות שמופיעה פה היא מהותית, היא היתה יכולה לפתור את העניין, היא נותנת לממשלה ולמועצה ולבדואים עוד שנתיים, שלוש, עד ארבע שנים, וגם לקיים את המערכת הדמוקרטית בציבור שמאוד זקוק לה.

גמרת לפני הזמן. חבר הכנסת אילן גילאון, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, השר נהרי,

חברותי חברי הכנסת, עת הבחירות, או בוא הבחירות, אדוני, לפעמים הוא עד כדי כך מלחיץ, כי הוא כל הזמן עומד להגיע, עד כדי כך שאני קבעתי לעצמי, אני ישן בסלון כבר כמה שנים שמא יפרצו הבחירות ואני לא אהיה מוכן לרגע. ואני בכלל חושב, אדוני, אדוני, אדוני השר, אדוני השר, לי יש הפרעות קשב, ואנחנו עכשיו בעידן של נגישות לנכים ומוגבלים. אני מבקש מאדוני השר, כל הפרעה של רעש הכי קטן, אני יוצא מריכוז. אני מבקש מכולם להיות בשקט. זה הוגן? זכותך המלאה. יש שני דברים שלעולם מתקדמים,

ומתקרבים אלינו, לצערי, זה המוות והבחירות, לכל מקום. חוץ מאשר במקום כמו אבו-בסמה. אני רוצה לגעת קצת בסמנטיקה שאנחנו משתמשים בה בשנת 2009. אומנם אבו-בסמה, המועצה האזורית הזאת הוקמה ב-2004.

במשך 56 שנים מאז קיומה של מדינת ישראל, אלה היו בכלל כפרים בלתי מוכרים. לא כמו השר אלי ישי שהוא מאוד מוכר, הכפרים האלה לא היו בכלל מוכרים. מה זה, אדוני, יישובים לא מוכרים? איזה שיטה יש לנו להסתכסך כאן עם כל קבוצה, עם כל מיעוט אתני בתוך מדינת ישראל? החל מהטעויות שעשינו לגבי ערביי ישראל בהתחלה.

אני חושב סיפרתי לאדוני, עמדתי למטה בעראבה והצצתי כלפי מעלה ללוטם, והבנתי,

את כל הטמטום של הציונות ביחס שלה, את כל הטמטום של מדינת ישראל, שלא לומר רשעות, ביחס שלה כלפי מיעוטיה. בעוד רגלי משתכשכות בביוב בעראבה למטה, הבתים הבוהקים של לוטם בדיוק המחישו את הטעות הטרגית והגדולה. בדואי ישראל, אוכלוסייה נאמנה, עם הידרדרות גדולה ביותר מבחינה חברתית, וזה אולי משום שבמדינה דמוקרטית שכל תכליתה הוא שלטון מקומי, וצמיחת ההנהגה המקומית במקומות, יש לנו, אדוני, ב-2009 כפרים לא מוכרים. אף אחד לא רוצה להכיר אותם. כמו שפעם היו נוכחים-נפקדים, כפרים לא מוכרים. אלה הם ביטויים, אדוני, שבמדינה דמוקרטית, בעיקר במדינה דמוקרטית שמונה 7 מיליון תושבים סך הכול, הלוא יכול לבוא מישהו ולהגיד, גודלה של מדינת ישראל כגודלה של ניו-יורק, למה שלא נמנה ראש עיר אחד על כל העיר הזאת? ועובדה היא שאנחנו מטפחים, אנחנו תומכים בשלטון המקומי, ואנחנו גם חוזרים בנו מאיחוד של רשויות משום שהנהגת הקהיליות היא סוד תמציתה של הדמוקרטיה, עד שזה מגיע לבדואים שהם ילידים, שהם לא מפותחים, שהם לא יכולים להסתדר בעצמם. אלה יכולים להיות לא מוכרים, ללא ביוב, וללכת לבית-ספר 3.5 קילומטר ברגל, כי יש דין אחד להם, ודין אחד לאחרים.

משום שהיום מדובר למי שייכת המדינה, כל הזמן שואלים פה, מדינת ישראל, אדוני, היא אומנם מדינת היהודים על-פי ההגדרה הזאת בדיוק, אבל גם של כל אזרחיה, ולא כפי שנהוג לחשוב בטעות, מדינה יהודית שצריכה לנהל את חייהם של כולם. ואם באבו-בסמה עדיין לא מוכנים לבחירות הללו, בבקשה בואו נדחה אותן ונתאם מועד. דבר שהוא ללא מועד, אדוני, יש בו יותר מכול זילות של בני-האדם. יש בו זלזול באנשים שכל תפקידם הוא לנהל את חייהם, וזה הדבר המרכזי ביותר. התנשאות שאין לה תקדים, ואין לה תחליף, כי אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לנהל את חיי האנשים על-פי רצוננו אנו. ולכן אני חושב, אדוני, שהדבר הטוב ביותר זה להסיר את ההצעה הזאת מסדר-היום, ולענות להסתייגות שאנחנו הסתייגנו כאן, ולתת עם check point, כמו שג'ומס אמר פה קודם, חבר הכנסת אורון, איזשהו מבחן. אבל למקום כזה שבפעם הראשונה מתאגד למועצה אזורית, שהיה כל הזמן לא מוכר, אולי חשוב לו יותר מאשר לקריית-ביאליק וקריית-מוצקין ביחד שתהיה לו מועצה משלו היום. אני מודה לך, אדוני. תודה רבה. תודה רבה. הואיל וחברי הכנסת המסתייגים ביקשו לשמוע את דעת השר, ומדוע הוא אומר, אני מאפשר לו להתערב בדיון. אדוני יושב-ראש ועדת הפנים, אתה רוצה להשיב למסתייגים אחרי השר? בבקשה, כבוד השר. מדוע, אדוני השר, לא לקבל, בהיגיון, את ההסתייגות של חבר הכנסת אורון וחבר הכנסת אילן גילאון הבאים וקובעים שהבחירות יידחו בשנתיים עם מועדים

ארבע שנים.

יכול להיות שהדבר הזה הוא גם חוקתי, גם עולה בקנה אחד עם מדינתנו המחייבת בחירות, לא מאפשרת בחירות, המחייבת בחירות.

כדי לשכנע. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ראשית, למען הגילוי הנאות, כשהצעת החוק הגיעה לשולחני, לחתימתי, על מנת לאפשר לשלוח את זה לוועדת שרים לחקיקה, ולאישור הממשלה, שאלתי באמת,

את השאלות שנשאלו פה שאלתי. אמרתי: קודם כול, מי הציע את זה? אמרו לי: זה לכאורה רצף שלטוני. השר שטרית, שר הפנים לשעבר, הגיש את הצעת החוק, תיאם אותה עם משרד המשפטים, על דעת משרד המשפטים, וכרגע זה כבר בשל, והיו חילופי שלטון. עכשיו נגמרו כל ההכנות להצעת החוק, ומבקשים משר הפנים להגיש את הצעת החוק לוועדת שרים לחקיקה. הנה נמצא פה השר לשעבר, שר הפנים מאיר שטרית. כבוד השר, אני שאלתי בקריאה הראשונה האם ועדה תוכל לשקול להגביל לזמן. אני לא אומר כמה, שנתיים, ארבע. ואמרו לי: כן, נשקול את זה בוועדה.

כשזה הגיע לשולחני מייד אמרתי מה הנימוק של שר הפנים לשעבר. אחרי הכול, אני מודע לכך שהוא עשה עבודה מצוינת. אבל אני, כשר שצריך לקבל את ההחלטה כן או לא,

אמרו לי את השיקולים שלו, ואני אומר פה בצורה ברורה את הגילוי הנאות. בתמימותי או ברוב עומס העבודה אפילו לא שאלתי מי ראש המועצה הממונה, כי לימים ראיתי בעיתון שאני עושה ג'וב לאחד המקורבים שלי. אז להזכיר לכל אותם אנשים: מי שמינה אותו זה השר פורז. שר הפנים דאז הוא מינה את עמרם קלעג'י כראש מועצה ביישוב הזה. קלעג'י מונה בגלל שהוא איש ראוי. כי הוא איש ראוי ואיש מקצועי.

ליתר דיוק אני חייב לומר את הדברים, כדי למנוע לזות שפתיים.

אז שאלתי באמת מה היה הרציונל של השר שטרית, שר הפנים לשעבר. הסבירו לי את הנימוקים, את העבודה המקצועית, נימוקים מאוד כבדי משקל, גדולים מאוד. ואז הבעתי את הסכמתי לתמוך. הגיע אכן לוועדת הפנים של הכנסת. ועדת שרים לחקיקה זה עבר. הגיע לוועדת הפנים של הכנסת. גם חבר הכנסת מאיר שטרית הגיע לשם והסביר בצורה מקצועית.

אני מוכרח לומר ששר הפנים עשה עבודה מצוינת בעניינים רבים, בפרט בנושא הזה. ואז הודעתי חד-משמעית שאני תומך תמיכה מלאה בהיבט המקצועי בהצעת החוק של שר הפנים לשעבר מאיר שטרית, על דעת משרד המשפטים, ואכן חתמתי וזה הגיע. ולמה לא לקבל את ההסתייגות שנתיים ועוד שנתיים? אני מחכה לרגע שאפשר יהיה לעשות שם בחירות. חברים, שיהיה ברור: אני לא אוהב ועדות ממונות. הנה אני מצהיר פה מעל דוכן הכנסת. אני רוצה שהציבור יבחר, שהציבור ישלוט, שהציבור יחליט, ולא ועדה ממונה. אבל, זה לא, רק רגע, אל תפריע לי. חבר הכנסת טלב אלסאנע, הוא שמע אותך. הוא שמע אותך, עכשיו הוא עונה לך. במקרה הזה אנחנו, אבל,

חבר הכנסת טלב אלסאנע, אתה רוצה שאני אקרא לך?

חבר הכנסת טלב אלסאנע, הוא אומר שהוא רוצה.

רוב הציבור רוצה את זה, ציבור שמגיע לוועדת הפנים של הכנסת, ציבור גדול שבאמת אכן מבקש את זה.

אני אשמח מאוד אם בעוד שנה אני אוכל לקבל החלטה ללכת לבחירות, בוא נקבע עכשיו, והקדמתי את הבחירות, כמו שאני רוצה לקבל החלטה בכל מקום ומקום. ברגע שהיישוב מאוזן תקציבית, שייבחר מישהו ראוי. שהדמוקרטיה תעשה את שלה, ומי שייבחר ברוך הבא. ולכן, במקרה הזה ההחלטה היא נכונה, היא צודקת. נקבל את החוק כפי שהוא, ללא ההסתייגויות הללו, על מנת שבעתיד, בעזרת השם, אם העיר תגיע, אם היישוב יגיע למצב שאפשר ללכת לבחירות, נעשה זאת בשמחה רבה. כבוד השר, הצעתו של חבר הכנסת אורון היא שנתיים ועוד שנתיים, לפי שיקול דעתו של השר. אתה יכול לקבוע עוד חודשיים. שאלתי את היועץ המשפטי של המשרד שלי, והוא אכן אמר לי. אמרתי לו: באמת, מה הבעיה לגבול את זה? הוא אומר: הרי ברור שזה לא אין-סופי, הרי אתה תעמוד לפני בג"ץ כל שנה, למה לא קבעת.

אז כל הניסיון הזה לבוא ולהטיל דופי בהחלטה מקצועית של המשרד, אני מתנגד לזה. תודה. לא, זה לא דופי. מה זה מקצועית פה? מה זה מקצועית? חבר הכנסת אזולאי, אתה רוצה להשיב? לא רוצה להשיב. נא לשבת. האם הצלצול היה במועדו? רבותי חברי הכנסת, לשם החוק אין הסתייגויות, לכן אנחנו נעבור ונצביע על שם החוק לפי הצעת הוועדה.

מי נגד? מי נמנע?

53 בעד, נגד 13, אין נמנעים. אני קובע ששם החוק אושר על-פי הצעת הוועדה. אנחנו עוברים להצבעה על ההסתייגויות לסעיף 1. קיימת הסתייגות של חברי הכנסת דב חנין, מוחמד ברכה, חנא סוייד ועפו אגבאריה, להלן: קבוצת חד"ש. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 1 לא נתקבלה. 11 בעד, 55 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהסתייגותם של חברי הכנסת חנין, ברכה, סוייד ואגבאריה לסעיף 1 לא נתקבלה. עכשיו לפנינו הצעתו של חבר הכנסת טלב אלסאנע, ויש לה גם הצעות לחלופין. נצביע קודם כול על ההצעה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע.

12 בעד, 54 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהסתייגותו של טלב אלסאנע לא נתקבלה. אנחנו עוברים להסתייגות לחלופין על סעיף 1, של חבר הכנסת טלב אלסאנע. מי בעד?

מי נמנע? נא להצביע. ההסתייגות לחלופין הראשונה של חבר הכנסת טלב אלסאנע לסעיף 1 לא נתקבלה. 11 בעד, 54 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההצעה לחלופין של חבר הכנסת טלב אלסאנע לסעיף 1 לא נתקבלה. אנחנו עוברים להצעה לחלופין השנייה, שהיא לחלופי חלופין. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לחלופין השנייה של חבר הכנסת טלב אלסאנע לסעיף 1 לא נתקבלה. עשרה בעד, 54 נגד, אין נמנעים. אני קובע שגם ההצעה של חבר הכנסת טלב אלסאנע לחלופי חלופין לא נתקבלה. קבוצת חד"ש מציעה שיבוא "30 ימים". נא להצביע. מי בעד הצעת קבוצת חד"ש לסעיף 1? ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 1 לא נתקבלה. 12 בעד, 54 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההצעה לא נתקבלה. לחלופין של קבוצת חד"ש, נא להצביע. מי בעד?

מי נמנע? ההסתייגות לחלופין הראשונה של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 1 לא נתקבלה. 12 בעד, 52 מתנגדים,

אני קובע שגם ההצעה לחלופין לא נתקבלה. ועכשיו יש לחלופי חלופין, הצעתה של קבוצת חד"ש.

מי נגד? מי נמנע?

12 בעד, 50 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההצעה לא נתקבלה.

להסתייגויות נוספות לסעיף 1, של חבר הכנסת טלב אלסאנע. איזו פרוצדורה זאת, אדוני היושב-ראש? הרי היו לו הסתייגויות על אותו סעיף.

אני לא ירדתי לעומק העניין. אבל הנושא הוא נושא אחר, ולכן יכולות להיות כמה הסתייגויות, אם ההסתייגויות לא חופפות,

אבל אני סמוך ובטוח שיושב-ראש ועדת הפנים בעניין זה לא שגה ולא טעה, כי יכולות להיות כמה הסתייגויות שונות לאותו סעיף. אנחנו עוברים להסתייגותו של חבר הכנסת טלב אלסאנע, ומדובר בהסתייגויות נפרדות. ההסתייגות הראשונה, נא להצביע.

ההסתייגות (1) של חבר הכנסת טלב אלסאנע לסעיף

12 בעד, 54 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעתו הראשונה של חבר הכנסת טלב אלסאנע לא נתקבלה. אנחנו עוברים להצעה השנייה של חבר הכנסת טלב אלסאנע. נא להצביע.

ההסתייגות (2) של חבר הכנסת טלב אלסאנע לסעיף 1 לא נתקבלה.

ההסתייגות של חברי הכנסת חיים אורון ואילן גילאון לסעיף 1 לא נתקבלה. 22 בעד,

רבותי חברי הכנסת, אנחנו מצביעים על סעיף 1, וגם אחרי כן אין לנו עוד

היישובים הבדואיים, חבר הכנסת טלב אלסאנע,

ראש ממשלה, כן. רבותי, נרגעתם? חבר הכנסת טלב אלסאנע, אתה רוצה

חבר הכנסת טלב אלסאנע מבקש להיות ראש ממשלת ישראל. בסדר גמור. השאלה אם אנחנו נאשר לו, אבל הוא מבקש להיות ראש ממשלת ישראל. נא לא לזלזל בהצהרה זו, שהיא הצהרה חשובה ביותר. מועמדות לראש ממשלה אפשר, מועמדות לאבו-בסמה בלתי אפשרית. הוא יכול להיות מועמד לראשות הממשלה, אבל הוא לא יכול להיות, חבר הכנסת זחאלקה,

אמרתי שאתה מוכן להיות ראש ממשלת ישראל. אמרתי שחבר הכנסת טלב אלסאנע מוכן. אנחנו מצביעים בעד כל הצעות האי-אמון, רבותי, ההצעה היא הצעה, אבל אנחנו לא מצביעים על הצעת אי-אמון. אנחנו מצביעים בקריאה שלישית על הצעת החוק, שהיא הצעת חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 6). מי שבעד החוק ונגד האי-אמון, מצביע בעד, ומי שנגד החוק ובעד האי-אמון, מצביע נגד. נא להצביע. חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 6), התש"ע 2009,

45 בעד, 13 נגד, נמנע אחד. אני קובע שחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 6), התש"ע 2009, נתקבל בקריאה שלישית, וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. הצעת האי-אמון לא נתקבלה, נדחתה על-ידי הכנסת. אני מודיע שלא השתתפתי בהצבעה אף שלא הייתי מקוזז.

אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, מכובדי השרים, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולהודות לכל אלה שתמכו בחוק. אני רוצה כמובן להודות לצוות הייעוץ המשפטי וליועץ המשפטי של ועדת הפנים, שעשו עבודה נאמנה למרות הסתייגותם מהחוק. אני רוצה להודות למנהלת הוועדה, הגברת יפה שפירא, וכמובן ליושב-ראש הקואליציה, חבר הכנסת אלקין. אני מודה לכולם על כך שסייעו לאורך כל הדרך להעביר את החוק הזה. תודה רבה, אדוני. תודה רבה ליושב-ראש ועדת הפנים. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הצעת חוק בתי-דין דתיים (תיקוני חקיקה) (הרכב ועדת המינויים), התש"ע 2009, קריאה ראשונה. יציג את ההצעה יוזם החוק, חבר הכנסת זאב אלקין.

אדוני היושב-ראש. יש לך עשר דקות, אדוני.

אני חושב שאני לא אנצל את כולן. מדובר בהצעת חוק בתי-דין דתיים (תיקוני חקיקה) (הרכב ועדת המינויים). אפשר לקבל קצת שקט במליאה, חברים? מטרת הצעת החוק היא לאפשר, בתנאים מסוימים, את השתתפותם של סגני שרים כנציגי הממשלה בוועדות המינויים לבחירת נושאי משרה שיפוטית, לפי חוק הקאדים ולפי חוק בתי-הדין הדתיים, חבר הכנסת אלקין, אני מבקש ממך לחכות דקה. חברי חברי הכנסת, אני מבקש שקט במליאה. מי שצריך לדבר שיצא החוצה. תודה. תודה רבה, אדוני. כידוע, מעמדו של סגן שר הוא מעמד ביניים חוקתי. למעשה הוא נמצא בשלב הביניים בין מעמד של חבר הכנסת לבין מעמד של שר. כידוע, בחקיקה הקיימת היום לגבי מינויים מטעם הכנסת לבתי-דין דתיים, בשני המקרים האלה, בתי-דין דרוזיים ובחוק של הקאדים, יש עדיפות לנציגי העדה. כשהכנסת בוחרת את נציגי הכנסת לוועדה למינוי קאדים מוסלמים, חבר הכנסת אלקין, אי-אפשר ככה לנהל מליאה.

חברי חברי הכנסת, אני מבקש מכולם: כל מי שמדבר, שיצא החוצה. חבר הכנסת חסון, אתה מפריע.

אדוני השר, גם אתה מפריע. גם שם בצד שמאל, אני מבקש, חברים, לשמור על השקט ולאפשר לחבר הכנסת אלקין לנמק את הצעת החוק. אפשר להמשיך, אדוני היושב-ראש? תודה רבה. במצב הקיים היום, הכנסת, כשהיא מגיעה לבחור את נציגיה לוועדות המינויים של הקאדים ושל הקאדים הדרוזים, היא למעשה נותנת עדיפות לנציגי עדה. במקרה של הדרוזים כל נציגי הכנסת חייבים להיות נציגי העדה, ואם אין חבר כנסת הכנסת רשאית אפילו לבחור מישהו שהוא לא חבר כנסת, במקרה של הקאדים המוסלמים, לפחות שניים מהשלושה חייבים לייצג את העדה המוסלמית. לא כך היה הדבר עד היום בממשלה. לפי החוק הקיים היום, הממשלה היתה רשאית לשלוח לוועדה למינויים, מעבר לשר המשפטים, שר נוסף, ובהרבה מאוד מקרים לא היה בממשלה שר דרוזי או מוסלמי. הצעת החוק הזאת, לאחר השינויים שהוכנסו בה במהלך הדיון בוועדה, נועדה לתקן את המצב ולהתאים את המצב בממשלה לאותה רוח המחוקק שחלה על המינויים בכנסת. אם בממשלה אין בנמצא שר שמייצג את העדה, ויש סגן שר, הממשלה רשאית, רק במקרים האלה, לשלוח סגן שר כנציג מטעמה לוועדה.

עקב השינוי הזה, שכפי שאמרתי הוא תואם לחלוטין את רוח המחוקק כשהוא בא להסדיר את העניינים בכנסת, נציגות הוועדה יכולה להיות מתוגברת בשני המקרים האלה. הצעת החוק הזאת לא נועדה לפתור את השאלה העקרונית, אני מודה מראש, בדבר מעמד סגן השר. יהיה מי שיגיד שהוא צריך להיות מיוצג מטעם הממשלה.

פסיקת בג"ץ הקיימת כיום פסלה את האפשרות שהוא יהיה מיוצג מטעם הכנסת, ובמצב הקיים היום סגן השר נמצא בין שני העולמות. הצעת החוק הזאת באה להתמודד רק עם מקרה אחד מאוד ספציפי, כאשר הבעיה במעמדו של סגן השר פוגשת את רוח המחוקק לגבי הרצון להגביר את הנציגות של העדה המוסלמית והעדה הדרוזית בוועדות המינויים הרלוונטיות. למעשה, הצעת החוק הזאת אושרה בוועדת החוקה פה אחד, ואני מודה ליושב-ראש הוועדה ולחברי הוועדה שתמכו בה,

כולל חברים מהאופוזיציה. חבר הכנסת רותם. חבר הכנסת רותם. חבר הכנסת רותם.

חבר הכנסת אלקין אומר תודה על קידום הצעת החוק. אני מוכן לחזור על דברי התודה ליושב-ראש ועדת החוקה ולחברי ועדת החוקה שתמכו בהצעת החוק הזאת,

תמכו בה לא רק חברי קואליציה, אלא גם חברי אופוזיציה, גם חבר הכנסת טלב אלסאנע וגם חבר הכנסת שלמה מולה. למה אתה לא מודה לש"ס? הוא אמר: כל חברי הוועדה. אמרתי: כל חברי הכנסת מהקואליציה. אני מוכן לציין במיוחד את חבר הכנסת אברהם מיכאלי מסיעת ש"ס. אני מציע לך לא להודות לש"ס. זה יעלה לך ביוקר. למעשה, אני גם מבין את חברי הכנסת, חברים בוועדת החוקה, שהתעלו כאן על שיקולי קואליציה-אופוזיציה, וביחד למעשה נתנו יד לשינוי המצב הבלתי-תקין שהיה עד היום, ונתנו יד ליכולת לפחות של הממשלה לתגבר את נציגות העדה הדרוזית והעדה המוסלמית בוועדות המינויים הרלוונטיות, כמובן בלי לשנות את מאזן הכוחות בין הממשלה לכנסת. אני, כמובן, קורא לכל חברי הכנסת בבית,

להמשיך בנתיב הזה של חברי ועדת החוקה, ולתת יד, פה אחד, לאישור הצעת החוק כאן במליאה. תודה רבה, אדוני.

חבר הכנסת יואל חסון, חבר הכנסת נסים זאב וחבר הכנסת חיים אורון. אני מזמין את חבר הכנסת אורי אריאל.

חבר הכנסת יואל חסון. אדוני, שלוש דקות לרשותך.

אני יכול לקבל את הזמן של אורי אריאל? ממש לא. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כמו תמיד חבר הכנסת אלקין יודע לתאר את ההיסטוריה כפי שהוא רואה אותה, ומציג שבוועדה היתה הסכמה כזאת והיתה הסכמה אחרת. צריך לומר: מדובר בעוד הצעת חוק שנועדה לתחזק את ממשלת נתניהו, עוד התחייבות שנתניהו נתן, עוד התחייבות שהוא חייב לסגן השר איוב קרא. צריך לומר את הדבר הזה. זה טוב מאוד. מה רע בזה? מאה אחוז. הנה, הם מודים בזה מספסלי הקואליציה. תודו אחת ולתמיד שהממשלה הזאת היא ממשלה של אינטרסנטים. היום בצהריים הוכח עד כמה הממשלה הזאת, חבר הכנסת פיניאן, היא ממשלה של אינטרסנטים, וכמעט שהאינטרסים לא חפפו, אז ברגע האחרון הם חפפו ובעוד שבוע הם לא יהיו חופפים כל כך. צריך לחשוף כאן את האמת הזאת. אבל אני מודה לכם, חברי לקואליציה, שאתם יודעים את האמת, ואני מקווה שאתם יודעים שהאינטרסים האלה חיים בדרך כלל על זמן שאול, ובדרך כלל הדברים האלה מתפוצצים, ומתפוצצים בפנים של מי שמנסים לבנות ממשלה שאין לה שום מכנה משותף בשום דבר, ולאט-לאט הדבר הזה מתפרק וכל האנשים שאתם בונים עליהם, ונותנים להם כל מיני כיבודים, ומשנים בשבילם חוקים ועושים בשבילם קומבינות, עד איפה תורידו את הבית הזה? עד איפה תסכימו להוריד את הבית הזה לחקיקה פרסונלית, אישית, אתם יודעים מה, שאין לה אפילו הכבוד להיקרא "חקיקה קואליציונית"? אפילו זה כבר שם טוב מדי בשביל הדברים האלה שאתם עושים. זו חקיקה אישית, אינטרסנטית, של כל ההתחייבויות הפוליטיות של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהתחייב עוד לפני שהיה ראש ממשלה, כי לולא ההתחייבות הזאת, חברי חברי הכנסת, נתניהו לא היה מגיע להיות ראש ממשלה. יואל,

אני רוצה לומר לכם: יש דברים שנמצאים, חבר הכנסת פיניאן, אתה היית שנים חבר מועצת עיר בטבריה, אתה ידעת מתי ראש עיר משתמש בכוחו באופן כבר דורס, באופן כבר לא מוסרי, באופן שכבר לא ראוי. אני רוצה לגלות לראש הממשלה נתניהו משהו שחלק מיועציו שנמצאים פה בוודאי יספרו לו: הוא כבר לא חייב לקיים כל הבטחה לכל פוליטיקאי קטן שהוא הבטיח לו. הוא כבר ראש ממשלה. הוא כבר לא חייב להוריד את עצמו לברכיים. אני הגדרתי את הממשלה הזאת לפני כמה חודשים, ואמרתי שהכינוי שלה צריך להיות "ממשלת מקופלת". הרי נתניהו התקפל היום בפני ליברמן, ועכשיו נראה מה יהיה בעוד בשבוע, והוא מתקפל בכל עניין, והתקפל בהיטל הבצורת, ובירקות והפירות,

אני מסיים, אדוני. עוד שנייה ברשותך. בדברים האלה הוא מתקפל, ובדברים הקטנים האלה הוא דווקא לא מתקפל. בדברים האלה נבחנים מנהיגים שמסוגלים דווקא מול פוליטיקאים קטנים, חברי לקואליציה, להגיד להם: עד כאן, אני לא מוכר את האינטרסים של מדינת ישראל, ואני לא מוכן בשביל ההישרדות שלי לקדם כל חוק כל הזמן.

חבר הכנסת חסון, ואני מזמין את חבר הכנסת חיים אורון. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הנימוק למה צריך את תיקון החוק הזה ברור לכולם. אבל יושב-ראש הקואליציה בדבריו קודם אמר: יש נושא שצריך דיון בו, זה נושא כזה פעוט, מהו סגן שר. קודם כול, עכשיו נקבע שסגן שר הוא שר. ובהצעת חוק אחרת, שהונחה על שולחן הכנסת, אם אני לא טועה, על-ידי חבר הכנסת זאב אלקין, מוצע שסגן שר יהיה חבר כנסת. ביקשתי בדיון בקריאה הטרומית: בואו נסכם את הדיון הזה קודם, והודעתי שאם נסכם שסגן שר הוא ברשות המבצעת, אני אסיר את התנגדותי. אמרו לי: לא, על-פי הרוב האוטומטי הקיים פה, כמו בסעיף הקודם, כמו בסעיף הקודם, אף-על-פי שהיה פה רוב בסוף, בין חברי הכנסת שהבינו על מה מצביעים היה רוב ברור לקבל את ההסתייגות שלנו בנושא אבו-בסמה,

תבוא הכנסת ותאמר, לא בעניין שולי, סגן שר הוא שר, ולכן הוא יכול לייצג את הממשלה בוועדת המינויים לקאדים. הוא עולה לדוכן ומייצג את הממשלה בכל מיני נושאים אחרים, אבל אז הוא לא יהיה חבר כנסת במובן הזה שתהיה לו זכות הצבעה בוועדות. זה מונח על שולחן הכנסת. ולכן, היות שכל ההתנהלות של הקואליציה הזאת היא לא על-פי איזה קו, שורדים: קצת מבלפים את האמריקנים, קצת מבלפים את היהודים, קצת חושבים שמבלפים את הפלסטינים, קצת מוכרים סיפורים לישראל ביתנו, פה 20 מיליון, שם מחר זה, פה מחרתיים זה. אז במסגרת הפליק-פלאק המשונה הזה ממנים סגן שר כנציג הממשלה בוועדה למינוי שופטים, לא איזה אינסטנציה לא חשובה. מה לעשות, אנחנו נמשיך להצביע נגד, ואתם באופן אוטומטי תמשיכו להצביע בעד. זה פחות מעניין אותי. מעניין אותי שאתם, איך אומרים הילדים, "מחרבים את הבית הזה". בסוף ערימת הגרוטאות שאתם משאירים אחריכם,

תודה לחבר הכנסת אורון. אחרון הדוברים, חבר הכנסת נסים זאב. הוא התחרט. חבר הכנסת כהן, הגזמתם,

חבר הכנסת אמנון כהן, הרי אתה יודע שאני לא יכול לקבל את בקשתך ללא אישור של חבר הכנסת נסים זאב. נסים לא יתאבד. נסים, אומר את זה באהבה,

אני מבקש ממך: לא מתאים לך לומר את הדוגמה, סליחה שאני אומר, אני לא יכול אפילו לחזור על מה שאמרת. מה הוא אמר? מפאת כבודך אני לא רוצה לומר. אני מתנצל. לא לכבודו של חבר כנסת.

אני מתנצל, אם פגעתי. אם פגעתי, אני מתנצל. אתה יודע שאני אדם פגיע. אבל תיקנתי ואמרתי שזה כמו לנשום, אני מוחל לך הפעם. יואל, עכשיו, מותר לך לשמוע אותי מעבר להערה שלי.

אני רוצה לומר לך: כשהכוהן הגדול היה נכנס לבית-המקדש והיה מזה מול הפרוכת, כתוב שלא היה מזה לא למעלה ולא למטה, אלא כמצליף. כך היה מונה.

זה בדיוק התפקיד של סגן שר. הוא לא שר והוא לא פרלמנט.

יכול לחוקק כחבר כנסת, אבל כמצליף, הכוונה, מצליפים בו כל הזמן. יש הרבה ציפיות מסגן שר.

הרב יצחק כהן יודע שבזמנו הציעו לי להיות סגן שר ואני לא הסכמתי, ואת הכבוד הזה השארתי לסגן השר יצחק כהן, כי אמרתי: אני לא מוכן בעצם לקבל אחריות ולא לקבל סמכויות. לך יש עוד מזל, בדרך כלל סגני השר, אם זה מאותה מפלגה, אולי האינטרסים זהים פחות או יותר, אבל כאשר מדובר בשר שלא מוכן לתת לך סמכויות ולא מוכן שאולי תפגע בו, אנחנו יודעים שהוא פשוט משותק בכנסת ומשותק גם מטעם הממשלה. אדוני היושב-ראש,

בהסתייגויות, ואני אומר, מעכשיו לא צריך להגביל את הממשלה, אם זה יהיה שר או סגן שר מטעמה. הממשלה יכולה למנות גם חבר כנסת מטעמה,

מדוע לא?

הרי אנחנו מדברים על דרוזי, נכון? סליחה, במקרה הזה, כולם יודעים על מי מדובר. מדברים על, בממשלה. אנו מתעלמים מהמציאות? אנחנו יודעים. אז תאר לך שלא יהיה סגן שר באיזו סיטואציה בקואליציה מסוימת, לא יהיה סגן שר דרוזי ולא יהיה שר דרוזי, והוא רק חבר כנסת, אז יהיה יהודי. אז הממשלה לא יכולה מטעמה למנות?

אז אני אומר לך שכן. לפי החוק, לא. חוק משתנה. אז נשנה אותו. אני רוצה להביא הסתייגות כזו, לא להגביל את הממשלה, שהיא צריכה בכל מקרה שיהיה שר או סגן שר, גם אם אין שר או סגן שר בממשלה, הממשלה מטעמה יכולה למנות דרוזי מטעמה, גם אם הוא חבר כנסת. אני מקווה שהחברים יתמכו בעניין הזה, כי זה עניין שיכול להביא בחקיקה ובעתיד לשינויים מהותיים שיכולים לתת מרווח תמרון לממשלה בעתיד. אדוני היושב-ראש, מוכנים להצבעה או שאתם רוצים שאמשיך לדבר? אז בכך סיימתי.

תצביע. אנו נעבור להצבעה,

נאפשר לחבר הכנסת נסים זאב להגיע למקומו. נסים זאב, מה להצביע? חברי חברי הכנסת, אני מבקש מכל מי שרוצה להשתתף בהצבעה להתיישב. ראש הממשלה,

קיבלת עצה טובה. ההצעה להעביר את הצעת חוק בתי-הדין הדתיים

התש"ע 2009, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

חוק ומשפט לדיון לקראת קריאה שנייה וקריאה שלישית. חברי חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שלישי, ל' בחשוון התש"ע, 17 בנובמבר 2009, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה